אדוני השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, היום יום שלישי, י' בתמוז תשע"א, 12 בחודש יולי למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת בהודעה למזכירת הכנסת,

תודה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת הכספים בעקבות דיון מהיר בנושא: תעריפי האשפוז הסיעודי אינם מאפשרים קיום בכבוד, הצעתם של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, פניה קירשנבאום ויצחק וקנין.

אנחנו עוברים היום לראשון הסעיפים בסדר-היום, וזה נאומים בני דקה. החברים המבקשים להשתתף יצביעו. ראשון הנואמים, חבר הכנסת אורי אורבך,

חבר הכנסת אייכלר. נא להצביע כדי שיהיה לי את הסדר, אם כי, הביקוש לא גדול.

אדוני היושב-ראש,

לצערי הרב, הופך יותר ויותר ליום בחירה. חבר הכנסת אורבך, בבקשה, אדוני. עד שאנחנו מדברים על לעבור לחמישה ימי עבודה בשבוע, בוא נתחיל באחד,

נגיע לחמישה, אמר לוי אשכול, נדמה לי. מנחם בגין היה זה שאמר: קינדרלך, ישר חמישה ימים? נתחיל יום אחד, שניים, אני מתעקש שזה לוי אשכול. אוקיי, בסדר גמור.

אומנם אדוני הוא מחֵרות, אבל, ויכוח אידיאולוגי. ויכוח אידיאולוגי. ודאי השר בגין יכול לומר לנו, להשכיל אותנו, אם היה זה לוי אשכול, אמרו זאת ודאי רבים, למי הציעו חמישה ימי עבודה. מה שזכור לי, מזיכרוני, או המיתוס שהתגבש זה כשב-1977 היה מנחם בגין לראש ממשלה, באו אליו יועציו ואמרו לו: למה לא נכריז על חמישה ימי עבודה? אמר: קינדרלך, לא בבת אחת, לאט לאט. צריך להתרגל קודם שיעבדו יום אחד, שני ימים, אינני יודע, אתה אומר שזה אשכול, אני, היות ששאלת, אדוני היושב-ראש, אני מכיר את הסיפור הזה 40 50 שנה, הוא מיוחס לפנחס ספיר, הוא מיוחס ללוי אשכול,

כי הזיכרון של אנשי ליכוד מתחיל רק ב-1977, זו אחת הבעיות. אם אמר השר בגין, יכול להיות שאין סתירה. ב-1977 נאמר, כפי שאמר פנחס ספיר,

אבל אין ספק שמנחם בגין היה אומר דברים בשם אומרם לגאול עולם.

חבר הכנסת אורי אורבך, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אני לא זוכר אם בנוסח של שבועת האמונים שלנו לכנסת אנחנו מתחייבים להיות נאמנים למדינת ישראל ולחוקיה. יש המלה "ולחוקיה"?

רק למדינת ישראל. רק למדינת ישראל. זו הסיבה כנראה, ההבדל בין שר לבין חבר כנסת, ששר מחויב להישמע לחוקי מדינת ישראל ולהחלטות הכנסת, כדי שתהיה להם אפשרות, כמה שיותר, להתאים את הצהרת האמונים. על כל פנים, חבר כנסת נשבע אמונים למדינת ישראל, שכן תפקידו גם לשנות את החוקים. אז אולי זו הסיבה שאתמול, גם לפני וגם אחרי קבלתו של חוק בספר החוקים במדינת ישראל, שיש עליו מחלוקת: יש אוהבים אותו ויש לא אוהבים אותו, אבל הוא חוק שנכנס לספר החוקים, עמדו כאן על הדוכן חברי כנסת, שהם אכן לא נשבעו לשמור אמונים לחוקי מדינת ישראל,

ואמרו: את החוק הזה צריך ומצווה להפר. אני מדבר על מה שידוע כחוק החרם.

חוק מהסוג הזה, שיש עליו ויכוח אם הוא ראוי או לא ראוי, אבל זה לא דבר כל כך חד-משמעי, זה לא חוק שאומר שחובה לחלל שבת או שמבטלים את הדמוקרטיה, הוא חוק במחלוקת, אבל הוא חוק, אי-אפשר שחברי כנסת יצהירו בריש גלי שהם קוראים להפר חוק שנחקק על-ידי הכנסת. והעובדה שזה הפך להיות לא רק על-ידי חברי כנסת: גם על-ידי גופי שמאל, ארגוני שלום, ארגוני זכויות אדם, ארגונים שמטיפים השכם והערב לאחרים שחוק זה חוק וחובה לשמור אותו, לא ייתכן שהם יגידו באופן כל כך בוטה וגס שהם יפירו חוק שכנסת זו חוקקה.

אני חושב שמצווה עלינו כמחוקקים לעמוד על משמר כבוד הכנסת וחוקיה ולמחות על כך שאנשים בכלל וחברי כנסת בפרט קוראים להפר חוקים שכנסת זו חוקקה כדין.

נדמה לי שהחוק בא ואומר מה יהיה כאשר, זאת אומרת שאתה צפוי להיות בתביעה שתזכה את מי שאתה אמרת עליו דבר בפיצויים, אבל זה לא היה חוק שאמר: לא תאמר כך או לא תעשה כך.

אבל אם חבר כנסת אומר: להפר את החוק הזה,

החוק לא מצווה על חרמות. החוק נותן את הפתרונות כאשר מישהו מחרים. ברמה הפילוסופית אין הבדל, רק אני רוצה לומר לך שברמה, ובדקות הוראת החוק, פה באים ומדברים על הסנקציה שתקרה אם אתה תעשה כך או כך. אסור להחרים, דרך אגב, בארצות-הברית, כחוק, כחוקה, להפלות. נדמה לי שגם בחוק הישראלי יש סעיפים שאתה יכול, פה קבעו מה תהיה הסנקציה, ולא מה אומר החוק, הוראת החוק. חבר הכנסת אייכלר, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, למדתי להשכיל מפי חבר הכנסת אורבך את הנקודה הזאת, שישנם אנשים שחייבים לשמור את החוק, וחוק הוא חוק, הוא קדוש ושלטון החוק ואנשי החוק,

כאילו עם ישראל קם, והוא עם יחיד במינו בעולם ששומר על החוקים שהוא בעצמו חוקק ומשנה. אבל יש חוקים שמצווה להפר, כמו שהזכיר חבר הכנסת אורבך, שאומרים מפורשות: אנחנו נפר את החוקים. וישנם חוקים שהמדינה לא אוכפת, באופן ברור וגלוי, והכול בסדר. אבל לא על זה רציתי לדבר אלא על חוק מפלה אחר, שהוא אפילו לא חוק. זה נוהג של משרד החינוך. אנחנו ישבנו היום בוועדת החינוך לבקש דבר פשוט, שבנות וגברים שלומדים לימודים על-פי תוכנית הלימודים של החינוך החרדי, שהוא מוכר על-ידי המדינה מאז ימי בן-גוריון, שנתן עצמאות לחינוך החרדי, הלימודים יוכרו לפחות לצורכי עבודה, כמקביל לתעודות בגרות ותעודות אחרות, ופקידי משרד החינוך בתוקף לא רוצים להכיר בהם. זאת אפליה, זאת גזענות, אני לא רוצה להגיד עוד דברים עליהם, כי גורמים לכך שהרבה נשים צעירות שעברו את כל מבחני סאלד, העידה מנכ"לית משרד החינוך לשעבר חברת הכנסת רונית תירוש שהם לא פחות קשים ומלומדים מאשר לימודי הבגרות, לא מכירים בהם, לא במקומות עבודה, הן לא יכולות להיות יותר מכתבניות. ולא רק במגזר הציבורי אלא גם בבנקים, בקופות-חולים מפלים אותן לרעה. חייבת האפליה הזאת להיפסק.

תודה רבה. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ואחרי מסעוד גנאים יריב לוין. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, האמת, החוק של אתמול עדיין יש לו הדים. ואתמול גם שמעתי שכל החוקים האלה, או לפחות חלק מהם, הם באים כי ישראל היא דמוקרטיה במגננה. איך אפשר להגן על דמוקרטיה בחוקים לא חוקתיים ולא דמוקרטיים? ומפלאיה של הדמוקרטיה הישראלית, שמדינת ישראל מכירה במדינה חדשה, חדשה מאוד, מדינת דרום-סודן. הדמוקרטיה הישראלית מכירה במדינת דרום-סודן אבל לא סובלת סודנים בדרום תל-אביב ורוצה לגרש אותם. זו הדמוקרטיה. תודה לחבר הכנסת מסעוד גנאים. חבר הכנסת יריב לוין, ואחריו,

הכנסת דורון אביטל. תודה, אדוני, נא לפתוח את הרמקול לחבר הכנסת לוין. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להפנות היום זרקור לקהילה שכמעט לא מדברים עליה ולא עוסקים בה, והיא הקהילה הגדולה של יוצאי הודו בישראל, קהילה שתרומתה לחברה הישראלית היא תרומה אדירה, שבניה משולבים ומשתלבים לאורך עשרות שנים בכל תחומי החיים ותחומי הפעילות, קהילה שיש לה מורשת מפוארת, תרבות מיוחדת, ודווקא אולי בגלל העובדה שהיא תורמת ואנשיה מורגלים בתרומה ולא בדרישה, לא תמיד מקבלת את הביטוי הראוי והמתאים לה. ואני קורא, באמצעות כבוד השר בגין, לגורמים המתאימים בממשלה להשקיע את המשאבים הלא-גדולים שנדרשים כדי לחזק את הקהילה הזאת, לשמר את תרבותה ולאפשר לה לבוא לידי ביטוי הולם כשאר קהילות ישראל.

כבוד השר בגין יוכל, המחותנים שלי הם יוצאי הודו,

אני לא יכול, תפנה לשר אחר. השר בגין, שנינו יודעים שבזה לא תיחשב כנגוע בניגוד עניינים,

אתה תהיה שליח ציבור אותנטי לעניין הזה. באווירה הנוכחית אני כבר לא בטוח. תודה רבה. אני מקדם בברכה את הילדים מכפר-הילדים "נווה יהודה" נס-ציונה, ברוכים הבאים לכנסת ישראל, שיהיה לכם ביקור נעים. חבר הכנסת אביטל,

ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי.

אינני יכול שלא להתייחס לאקט החקיקה, לטעמי המפוקפק, של אתמול. בכל מקום שאנחנו הולכים ופוגשים בשחקנים פוליטיים בחוץ, בצד הביקורת הקשה על מדינת ישראל תמיד אתה רואה את ההערכה ואת הכבוד הלא-סמוי לחוסן של הדמוקרטיה הישראלית, אני חושב גם אצל שכנינו הפלסטינים, כמעט כמודל לחיקוי. אז חבל היה לייצר חקיקה לא נדרשת ומזיקה. אני חייב לומר פה לפורום הזה שאני אינני חסיד של חרם צרכני בתור אקט פוליטי. זאת אומרת, אני לא בצד הזה של המתרס, אבל לייצר חרם מטעם המדינה, מדובר בסנקציה אזרחית, זה בעצם חרם מטעם מדינה על מטילי החרם. לדעתי זה מעגל, הייתי קורא לו לוגי-משפטי, קצת מטופש ולא נדרש.

פעם ששמנו את החרם בתבנית משפטית, אז קל יהיה להרחיב אותו באמצעים משפטיים לפעולות מחאה לגיטימיות אחרות, ולכן אקט הלגליזציה הזה של משהו שאפשר למחות נגדו, אפשר למחות נגד פעולת חרם, הוא אקט לא נדרש. ואני חושב שלא בכדי רבים מבכירי הקואליציה לא רצו להיראות, לפחות בפומבי, בסמיכות לאקט החקיקה הזה. זה אומר דורשני. ואסיים אולי בשורה של אפלטון, אני חושב שמהספר "המדינה", אינני בטוח, שלא מלמדים צדק על-ידי אי-צדק, כשם שלא מלמדים מוזיקה על-ידי היעדר מוזיקה, כך בנוגע לסוגיית החרם.

תודה רבה לחבר הכנסת אביטל. חבר הכנסת בן-ארי. ואחריו, חברת הכנסת חוטובלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שבת פרשת פנחס, שבה הקדוש-ברוך-הוא אומר למשה רבנו: "עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל.

אֹתה ונאספת אל עמיך". וכמובן מצוין גם כן החטא שבעבורו משה רבנו מפסיק למלא את תפקידו. משה, כשהוא שומע את הבשורה הזאת, הוא לא מתחנן שום תחנון אישי אלא פונה אל הקדוש-ברוך-הוא ואומר: "יפקֹד ה' אלוקי הרוחֹת לכל בשר איש על העדה". מנהיג אמיתי, יש לו את האחריות, יש לו את ההבנה של התפקיד שלו, שהוא לא יכול להשאיר את הצאן שהוא הנהיג עד עכשיו, שהוא הוציא, שהוא הוביל. זה מה שמטריד אותו, זה שייקח את המושכות אחריו, זה שייקח, אם זה מירוץ שליחים, את המקל אחריו, וזה מה שהוא דורש. מכאן, הולך וממונה יהושע. יש הרבה מה לומר פה. אני רוצה לומר דבר אחד שנוהגים לומר, ההבדל בין משה לבין יהושע. מקובל לומר שפני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה. ואז בעצם ההסבר של כל האנשים בנמשל הוא שהחמה היא זאת שמאירה מכוח עצמה, ואילו הלבנה מקבלת את אורה מן השמש, אין לה אור עצמי. אבל ישנו פירוש אחר, שאני חושב שהוא לא פחות אמיתי, אם לא יותר מכך. אלה שני סוגי הנהגות, שונות לחלוטין. השמש, אין לידה שום צורך בשום אור נוסף. יש ביטוי: שרגא בטיהרא, מאי אהני ליה?

אדם שמדליק נר באמצע היום, זה לא מועיל ולא כלום.

כשיש ירח, יש משמעות גם לכוכבים. ההנהגה של יהושע היא הנהגה שונה. משה מנהיג עם שנמצא במרוכז במקום אחד, לכן הוא יכול להנהיג לבד. הנהגתו של יהושע היא שונה, היא במקום שונה, היא באופי שונה, היא צריכה הרבה מנהיגים לידו, ולכן פני יהושע כפני ירח, כפני לבנה, כי לידו צריך את המנהיגים הנוספים. לעומת זה, בזה אסיים, אצטרך להרחיב על כך בהזדמנות אחרת, יהושע לא ממנה מנהיג אחריו, יש לזה סיבה משמעותית מאוד, אבל זה לא המקום. כי אז הופכים לשבטים, עד המלכות. רק נדמה לי שבפרשת האזינו בסופה, בשירת האזינו, חוזרים על הדבר, רק מנמקים. הקדוש-ברוך-הוא גם מצווה על משה למות בהר: "על אשר מעלתם בי, במי מריבת קדש". פה זה לא נאמר. ואומרים חכמים, שרצה להגיד שזה החטא שלו,

יגידו שהוא מת יחד עם הממרים בארץ, יחד עם הבוגדים, עם המרגלים שאמרו שלא רוצים להיכנס לארץ, שהוא לא מהם.

שהביא אותה ממקורות אחרים, שהיה צורך באמונה, ומי שלא מאמין לא יכול להיכנס לארץ-ישראל. זה לא החטא שלו. חז"ל מדגישים שזה לא החטא שלו. הוא לא האמין שהוא יכול לדבר אל האבן. הוא לא האמין שאפשר להוציא מים על-ידי דיבור ואז הכה. המים יצאו, אבל הוא לא האמין. משפט אחד. יש רמב"ן,

שישה פירושים רק על השאלה הזאת. הוא דוחה, לא האמנתם, מבחינה זו. אולי לא גרמתם להאמין,

תודה רבה. על כל פנים, בכל זאת יש, שאומר, גם פה הוא מרמז על כך. טוב, תודה רבה. חברת הכנסת חוטובלי, ואחריה, חברת הכנסת גלאון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני בטוחה שחברתי גלאון גם כן תתייחס לדברים הבאים. היום קיימנו כנס חירום בכנסת, שגם אתה, אדוני היושב-ראש, לקחת בו חלק. הכנס עסק בנושא גיל הפרישה לנשים. יש כאן קואליציה מקיר לקיר, שנוגעת לכל חברי הבית הזה, שמתנגדים להעלאת גיל הפרישה לנשים. אני קוראת מכאן גם לשר האוצר להקשיב לבית הזה, שהוא הריבון במדינת ישראל והוא זה שצריך להכריע בסוגיה הכל כך חשובה: לא להעלות את גיל הפרישה לנשים. אמר לי השר בגין: על אשה מוטל כפל תפקידים מעצם טבעה, מעצם טבעם של המבנה המשפחתי ומבנה שוק העבודה. חוסר השוויון המובנה בשוק העבודה הוא כזה שקודם צריך לדרוש שוויון בשכר ורק אחר כך שוויון בתנאי הפרישה.

צריך שגיל הפרישה יהיה נמוך יותר, הן לגברים והן לנשים. אני גם רוצה לפנות לחברות הכנסת מהאופוזיציה ולומר להן: המאבק הזה הוא מאבק משותף, לכן אל תעלו את הצעת החוק הזאת כהצעת חוק פוליטית ומתריסה. חכו לזמן שבו נוכל להעביר את זה על דעת כל חברי הבית הזה. אנחנו לא נצטדק, אנחנו נעלה את החוק. תודה רבה. היא רק ביקשה, אין תשובות פה. עוד מעט היא תהיה שרה, היא תקבל שעת שאלות, אתה תשאל אותה. אדוני מקבל את רשות הדיבור, כמובן. חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה, חברת הכנסת עינת וילף. אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אורבך, שיוצא בדיוק, תהה איך ייתכן שחברי כנסת עומדים על הדוכן ובריש גלי, אני מניחה שהוא התייחס אלי קוראים לא לקיים חוקים שהכנסת הזאת חוקקה. אני רוצה לומר כאן לחברי חברי הכנסת: כשכנסת מחוקקת חוקים שעומדים בניגוד לחוקי-היסוד, בניגוד לחוקה, כשכנסת מחוקקת חוקים אנטי-דמוקרטיים, יש חובה להפר אותם. החוק שחוקק אתמול, חוק החרם, החוק הזה, שמצטרף עכשיו ליוזמה לחדש את ועדות החקירה, מבית היוצר של ישראל ביתנו וחברי כנסת נוספים מהקואליציה, כל החוקים האלה,

לא יפחידו אותנו, כל החוקים האלה,

לא יגרמו לנו להימנע מלחזור ולומר: אנחנו נמשיך להחרים את מוצרי ההתנחלויות. אני רוצה לקרוא רשימה חלקית של מוצרים מהתנחלויות שאנחנו נחרים: "סלטי שמיר" מאזור התעשייה "ברקן", "אחוה אחדות" מאזור התעשייה "ברקן", "יקבי חברון" מאזור התעשייה קריית-ארבע.

אדוני היושב-ראש, אנחנו לא ניתן לאינקוויזיציה הפוליטית הזאת בכנסת להרתיע אותנו.

היושב-ראש, משפט אחרון. האינקוויזיציה הפוליטית וחוק החרם, שעברו אתמול, לא ירתיעו אותנו. אנחנו נמשיך להתנגד לכיבוש ונחרים מוצרי התנחלויות. חברת הכנסת וילף. אני מזכיר לחברי הכנסת ולחברות הכנסת שנאומים בני דקה לא יכולים להימשך יותר מדקה ועשר שניות.

תודה רבה לך. כבוד היושב-ראש, זוהי פנייה אישית אליך: לפני כמה שבועות היתה ב"מבט שני" תוכנית על "הסיפור המופלא של מיס ג'ודי", על מעשיה של ג'ודי פלד קאר, מוזיקאית קנדית, שבמשך 25 שנים של פעולות סודיות סייעה בחילוצם של יותר מ-3,000 יהודים מסוריה. יזם בשם אהוד שביט כתב אלי בעקבות הסרט הזה ואמר לי שבתחושתו, האשה הזאת ושמה צריכים להיות חקוקים וחשובים לנו, לישראל ולעם היהודי, ושבעצם חסרה אצלנו הוקרה לאנשים שאנחנו בעצם רוצים להוקיר את פועלם. יש לנו אותות צבאיים, ויש לנו את פרס ישראל למדענים וחוקרים, ויש לנו את חסידי אומות עולם, אבל בהרבה מדינות יש לצורך העניין, "אבירות" אצל הבריטים ו"לגיון הכבוד" אצל הצרפתים. הייתי מבקשת ממך, כבוד היושב-ראש, לחשוב על דרך שבה מדינת ישראל יכולה לתת סוג של הוקרה, מסדר הוקרה ישראלי, של מדינת ישראל, לישראלים, ליהודים וללא יהודים מכל העולם שאנחנו רוצים להוקיר את פועלם ולתת להם את הכבוד המתאים. אז בשבילך, רעיון למחשבה.

תודה רבה. אני לא יודע אם זה מתפקידיה של הכנסת, אבל אם תציעי הצעה אנחנו נעביר את זה ונבחן את זה על כל צדדיו. פעמים אנחנו מבקשים לתת כבוד לאנשים ומייד באים אנשים אחרים ואומרים: אז מדוע לא גם אנחנו? בדרך כלל הדברים האלה מעוררים לאחר מכן תגובות שרשרת, גם של מבקשים להצטרף וגם של מקטרגים.

אנחנו לא מוסד שיכול לבוא ולבחון אם אותה הוקרה מגיעה. אז לגבי חסידי אומות העולם, התפקיד הוא של "יד ושם"; לגבי מדליקי המשואות, זה תפקיד של מרכז ההסברה, גיבורי צה"ל, צל"שים משרד הביטחון והמערכת הצבאית. כל אחד בתחומו. אם הכנסת תתחיל לקיים דברים שהם בבחינת מתן איזושהי הכרה, כמובן שאנחנו נצטרך לפתוח מערכת שלמה, המטרה היא שזה לא יהיה של הכנסת, חבר הכנסת אורבך ביקש להאדיר את שמם, כפי שצריך אחרי כמעט 70 שנה, של גיבורי גטו ורשה. הדברים האלה מעוררים איזושהי בעיה, כי יש גיבורים רבים שהיו גם במקומות אחרים. לבסוף הסכמנו על ורשה, מהטעם הפשוט שהיא הפכה לסמל של הגבורה וההתנגדות בזמן השואה,

אין לנו הכלים לבחון ולבדוק למי מגיע ולמי לא מגיע. כבר ביקרתי, כיושב-ראש הכנסת, לפני שמונה שנים במקום שביקשו ממני להעניק הכרה לאנשים שהם חסידי אומות העולם. בשום שכל ודעת של עוזרי האישי אז, המנכ"ל דהיום דן לנדאו, הקפדנו ש"יד ושם" יודיעו לנו מי מגיע לו ומי לא מגיע לו, כי חלילה עוד היינו יכולים לתת רהביליטציה לאנשים שהיו עלולים לעמוד לדין עם הנאצים ועוזריהם. לכן יש בעיה. חברת הכנסת זהבה גלאון הזכירה לי, ואני רוצה לומר שהתבקשתי על-ידי יושב-ראש ועדת הכנסת, הנמצא כאן, להעלות את נושא ועדות החקירה הפרלמנטריות, בהתאם למוסכם בין נשיאות הכנסת לבין ועדת הכנסת. כאשר הוא הודיע לי, אני מודיע לכנסת, שבוע מראש, כדי שלא יהיה מצב שתהיה הצבעה בהפתעה, שביום רביעי הבא, על-פי בקשת יושב-ראש הוועדה, כי יום שלישי הוא יום לדיונים יותר מאשר להצבעות, שביום רביעי הבא, גם במסגרת חברי הכנסת, תתקיים הצבעה על ההצעות להקמת, זאת ההודעה? לא מחר. אני מודיע עכשיו מעל הבמה, ואודיע גם מחר ברוב עם, זאת אומרת כשיהיו יותר חברי כנסת. אני מודיע רשמית, דרך אגב, יש הנחה משפטית שאומרת שכל חברי הכנסת יושבים פה עכשיו, כי פרסמנו שישיבת הכנסת מתחילה ב-16:00, אז ההנחה המשפטית היא שכל חברי הכנסת נמצאים כאן.

אני צודק? לכן, אני מודיע שביום רביעי הבא, זאת אומרת שמונה ימים מהיום, לא שבעה ימים, תתקיים הצבעה, והחוק יונח על שולחן הכנסת, לא מחדש,

הוא כבר הונח. הוא כבר הונח.

לא, לא, לא, זאת הצעת החלטה של ועדת הכנסת. ודאי שלא. הצעת החלטה של הוועדה תחזור ותונח על שולחן הכנסת באותו היום על מנת להצביע עליה. כל חבר כנסת המבקש לראות את החלטת הוועדה יכול לבקש מאחד הסדרנים, והוא יביא לו אותה מהגנזך כאן בתוך המליאה, שכן החלטה זו, האם יש למישהו משהו בעניין זה? כן, בבקשה. שאלה, מה זה, אני רק אחראי לסדר-היום, אני לא אחראי לתוכנם. זאת היתה שאלה רטורית.

אני אומר את דברי במסגרת, אני יכול להתייחס רק למה שאני מדבר עליו, כי אני כאן ככרוז ולא כמביע דעה. תודה רבה. אנחנו ממשיכים בנאומים בני דקה. חבר הכנסת מולה, בבקשה. ואחריו, חבר הכנסת פלסנר. עכשיו זה הולך לפי הסדר. אדוני היושב-ראש, אדוני השר בגין, אתה בנו הדגול של מנחם בגין, והיתה לי הזכות להגיע לכאן, לארץ, בגלל החלטותיו של אביך מנחם בגין, גם הוא שומר הדמוקרטיה. מה שקורה, אדוני השר, התחרות בין ישראל ביתנו לליכוד, במיוחד האגף הקיצוני של הליכוד, הנה אתמול עבר חוק החרם, בשבוע הבא יבוא חוק ועדות חקירה. התחרות הזאת, מי יזכה,

יעבור.

יוצבע. אמרתי שיבוא לדיון. התחרות הזאת, אדוני היושב-ראש, היא תחרות בלתי נסבלת, על חשבון הדמוקרטיה, על חשבון חופש הביטוי, על חשבון חופש הבעת דעה שונה. אדוני היושב-ראש, הכנסת הזאת מתדרדרת לתהום, מביאה את הדמוקרטיה למקומות בלתי אפשריים. קצה נפשו של הציבור בגחמה הפוליטית של הימין הקיצוני, שכל יום יש לו המצאות חדשות. האמת היא שאני מחכה בכיליון עיניים, איזה עוד חוק יביאו לנו בשבוע הבא. פשוט, אפשר רק להתקומם. אין לכם בושה, החוצפה עברה עליכם מכאן ועד לא יודע לאן. תודה רבה. דייקת בזמן. חבר הכנסת יוחנן פלסנר. כבוד השר ישיב אחרי כל הנואמים. אחריו, חבר הכנסת טיבי.

עד כדי כך. ואחריו, חבר הכנסת חנין. רשמתי אתכם בהתאם לסדר הופעתכם במליאה. חמד, ביקשת? כי לא רשום אצלי. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, לצערי, הכנסת הזאת מתחילה להתגלות בתור אחת מהכנסות החשוכות ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. מה שאנחנו רואים זה פרץ של חקיקה ופרץ של העברת החלטות לאומניות. יש כאן תחרות כלפי מטה. כל פעם מגלים שפל חדש. אתמול נשבר שיא שלילי אחד, בשבוע הבא רוצים לשבור שיא שלילי אחר. אתמול מנעו מחלק מהאוכלוסייה,

חלק שעם רבים מתוכו אינני מסכים, אני מסכים עם זכות הדיבור שלהם, לדבר. הבנתי שביום ראשון רוצים להעלות בוועדת שרים את היכולת לקבל תרומות מחו"ל. כלומר אסור לדבר, אסור לקבל תרומות. ביום רביעי בשבוע הבא רוצים לחקור את אותן תרומות, ומה יקרה ביום שני שאחריו? אדוני היושב-ראש, הרי זה חלק ממגמה, זו מגמה שפוגעת בדמוקרטיה הישראלית, מגמה שפוגעת בבית הזה, מגמה שיוצרת משבר חוקתי. זו מגמה שדורשת מבוגר אחראי. מכיוון שמי שיושב כאן הוא לא מבוגר אחראי, וראינו את זה אתמול בערב, ראש ממשלה פחדן והססן שלא העז אפילו לעמוד מאחורי ההחלטה שלו ולהגיע לכאן. אדוני היושב-ראש, אני מבקש ממך: היה אתה מבוגר אחראי. יש לך הסמכות למנוע את הביזיון הזה מלהגיע לכנסת ביום רביעי הבא. אתה קובע את סדר-היום, אני מבקש ממך לעצור את השטף הזה.

אני לא יכול להיות צנזור להחלטות ועדות הכנסת. אני לא מביא את הדבר כהחלטה של הכנסת, אלא כהצעת החלטה של הוועדה. הכנסת תאמר את דברה. אתה קובע את סדר-היום. ופני הכנסת כפני הכנסת, והיא אמורה לייצג את העם. אם העם חושב שהיא לא צודקת, הוא מחליף את ההרכב של הכנסת. אבל ברמה הדמוקרטית. לא כל מי שאומר על דבר אחר שהוא לא בסדר, לא חשוב אם אני חושב כמוהו או אחרת, הוא כבר קבע את הסטנדרט. חבר הכנסת אחמד טיבי, אדוני, אחריו, חבר הכנסת דב חנין, ואחריו, חבר הכנסת אברהים צרצור.

ליה שמטוב, גפני, עפו אגבאריה, מגלי והבה וחמד עמאר. בבקשה, אדוני, חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, אתמול התקבל חוק החרם הידוע לשמצה. היום התבשרנו על העלאתו של חוק ועדות החקירה בשבוע הבא. עם האוכל הפאשיסטי של הליכוד בא התיאבון המקארתיסטי של ישראל ביתנו. בהתחלה זה היה נגד ערבים, אחר כך זה עבר נגד שמאלנים, מחר זה יהיה נגד ה"פיינשמקרים" של הליכוד. אתה אחד מהם, השר בגין היה פה, גם הוא אחד מהם. הכנסת הזו היא הכנסת הבלתי-סובלנית, הקיצונית, הגזענית ביותר. חוק הנכבה, אמרת פני הכנסת? פני הכנסת כפני אלכס מילר, חוק הנכבה כפני אלקין, חוק החרם כפני פניה קירשנבאום, חוק ועדות החקירה, חוק דני דנון. אדוני היושב-ראש, חוק החרם הרי הוא חוק בלתי חוקי בעליל.

בשם סיעת רע"ם-תע"ל, פונה לציבור להפר את החוק הזה, להחרים את ההתנחלויות, את המוצרים, את אריאל, וגם לפרק את אריאל ולשלוח את כל תושביה. היא לא זכאית להיות על שטח כבוש,

יש לך רק דקה. אני קורא לציבור להפר את החוק הזה.

אבל לי יש סמכות לומר לך שיש רק דקה,

1:15, אבל לא יותר.

חבר הכנסת חנין, אדוני יוכל לומר כל מה שעולה על דעתו בדקה ועשר שניות. אדוני היושב-ראש,

אתמול נפל דבר בישראל, חוק שפוגע במישרין בחופש הביטוי, בחופש המחאה. אכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו חיים בימים אפלים. אבל בימים האפלים האלה יש גם אורות, ואני רוצה לברך על האורות האלה. אני רוצה לברך על התגייסות והתעוררות המחאה והקבוצות שפועלות כבר היום ב"פייסבוק", עם אלפי תומכים שקוראים להפר את החוק, שקוראים להחרים מוצרי התנחלויות. זו התעוררות ציבורית מרשימה, שמעידה שלא אלמן ישראל. יש ציבור בישראל שלא מוכן לוותר ולשתוק. התנחלויות, לא קונים. שום חוק לא יחייב אותי לקנות מוצרי התנחלויות. שום חוק לא יחייב אותנו לקנות מוצרי התנחלויות. שום חוק לא ישתיק אותי, שום חוק לא ישתיק אותנו. עמיתי חברי הכנסת, אני פונה לציבור ואומר: אם לא נצא היום להגן על הדמוקרטיה, לא תישאר דמוקרטיה להגן עלינו. המרחב הדמוקרטי בישראל מתכרסם מדי יום, ולכן זה הרגע לצאת לקרב להגנת המולדת, להגנת הדמוקרטיה בישראל. תודה רבה. דרך אגב, נדמה לי שהחוק שנתקבל אתמול לא מחייב אותך לקנות, הוא לא מחייב. עדיין. הוא לא מחייב. אל תיתן להם רעיונות. בדרך כלל חבר הכנסת חנין מדייק. אני אומר שהוא לא מחייב אותו. זה כבר בדרך. חבר הכנסת השיח' אברהים צרצור, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת אלדד, פרופסור אלדד. אם הוא שיח', אתה פרופסור. כבוד היושב-ראש, כשנה שלושה מחברי המועצה המחוקקת הפלסטינית שובתים שביתת שבת במרכז הצלב הבין-לאומי בירושלים המזרחית, לאחר ששר הפנים הישראלי החליט לשלול את תושבותם בעיר מולדתם, דבר שאומר טרנספר כפוי של אנשים ממולדתם, מעיר מולדתם, מעיר מולדת אבותיהם אולי במשך אלפי שנים. כל חטאם של חברים אלה, כבוד היושב-ראש, זה שהם השתתפו בבחירות לפרלמנט הפלסטיני, שהגינותן אושרה על-ידי נשיא ארצות-הברית לשעבר ג'ימי קרטר וצוותו.

כבוד היושב-ראש: הגיע הזמן שתצא קריאה מהפרלמנט, מכנסת ישראל באופן כללי ומכבודו באופן נקודתי וספציפי, לשר הפנים, לבטל את ההחלטה שלו ולתת לחברים האלה לחזור לבתיהם ולנהל את חייהם בצורה סדירה, כחברי פרלמנט שנבחרו בצורה דמוקרטית ביותר.

תודה לחבר הכנסת השיח' אברהים צרצור. חבר הכנסת פרופסור אלדד, ואחריו, חברת הכנסת ליה שמטוב. אדוני היושב-ראש,

בשנת 2008 היו ארבעה אירועים שבהם הושלכו אבנים ובקבוקי תבערה מהכפר עיסאוויה אל בית-החולים "הדסה הר-הצופים"; בשנת 2009, 17 אירועים כאלה, ב-2010, 83 אירועים שבהם הושלכו אבנים ובקבוקי תבערה, בשנת 2011, במחצית הראשונה של השנה, כבר נרשמו 43 אירועים, כולל הצתות, בייחוד סביב יום הנכבה. קיימנו בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות דיון בהתנכלויות של ערבים לבית-החולים "הדסה הר-הצופים", ולמרות זאת מצא לנכון חבר הכנסת עפו אגבאריה, היושב אתנו כאן, להעלות בסימן שאלה, האם באמת ערבים התנכלו לבית-החולים. הסכמתי לשנות את כותרת הדיון ל"התנכלויות החוזרות והנשנות של אסקימוסים לבית-החולים". אסקימוסים תושבי עיסאוויה, דוברי ערבית, המציינים כדרך שגרה את יום הנכבה, מתנכלים לבית-החולים "הדסה הר-הצופים". אגב, נציג משטרת ירושלים אומר שזה על רקע לאומני.

תודה רבה. עד שלא הוכח באופן פורמלי, ודאי, אתה רק אומר שבאזור הזה לא גרים אסקימוסים. זה מוכח. זה גם נכון, דרך אגב. זה גם נכון, אבל גם פרובוקציות ראינו בחיינו, לכאן ולכאן. פרופסור אלדד, חבר הכנסת הנכבד, גם ראינו, למען הדיוק, פרובוקציות לכאן ולכאן, בשני הצדדים, שיכולות לעשות הפוך על הפוך. זה לא ערב לאוזניך לשמוע שיש גם,

אולי,

אולי מתנחלים שרפו את זה. אני לא אומר עליהם, כשאתה אומר שהושלכו אבנים לכיוון בית-החולים "הדסה" מכיוון הכפר עיסאוויה או שכונת עיסאוויה, אז אתה מדייק. כשאתה אומר, אתה יכול לומר גם שמקורות משטרתיים מייחסים את זה לפעולה לאומית, גם אם אתה אומר דברים בשם אומרם. אבל חבר הכנסת אגבאריה באופן פורמלי צודק.

תפסת אותם? תודה רבה. כבר ראינו פרובוקציות כאלה או אחרות. 83 בשנה.

אנחנו סופרים? אנחנו, אנחנו, יש מי שכנראה סופר. כן, תודה רבה. עכשיו אנחנו כולנו שומעים את דבריה של חברת הכנסת ליה שמטוב.

כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מחזיקה כתבה ביד, מחזירים דמי חבר. בפרשה משפטית שהוגשה לאחרונה נקבע כי ההסתדרות תחזיר דמי חבר שנגבו שלא כדין משכירים במקומות עבודה שונים.

בשיחת טלפון אחת תוכלו לברר אם גם אתם זכאים להחזר כזה. להגיד לך את האמת? פה יש מספר טלפון: 1-800-800-290. מהבוקר, במשרד שלי, עם נודניק, מנסים לצלצל, כי זה החזר של דמי חבר לאנשים. אנשים עבדו כל כך הרבה שנים, עובדים, ומגיע להם. בשיחת טלפון אחת מה אני כן ביררתי ב-16:05? ששעות העבודה הן מ-8:30 עד 16:00. תצלצלו בבקשה מ-08:30 עד 16:00, זה מה שענו.

כי הרבה אנשים יודעים שב-16:00 זה נסגר,

בגלל זה לא היה תפוס. אני מודה לך על הערתך החשובה. חבר הכנסת אלכס מילר, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה, תראה לאן הגענו. חברי כנסת, שבראשם עומד חבר הכנסת אחמד טיבי, מעל במה זאת, עם הדגל של הדמוקרטיה, קוראים להפר חוק שחוקק כאן בכנסת. תראה איזו חוצפה. יותר מכך, הוא עוד קורא לחרם של המפלגה שלו. המפלגה שלו לא נהנית מחסינות, אדוני היושב-ראש, ועל כך,

לא כחבר כנסת אלא כתושב אריאל, אני מתכוון לתבוע את המפלגה שלו על-פי החוק שחוקק כאן בכנסת. אני קורא לכל חברי הכנסת להיות מאחורי דברים שאנחנו מחוקקים כאן, גם אם זה לא מוצא חן בעיניו כל אחד מאתנו, אבל אנחנו מחויבים כאן ככאלו שנבחרו על-ידי הציבור, לקרוא לכולם להיות מאחורי החוק.

אנחנו מחויבים לחוק כל עוד הוא חוקק. אנחנו יכולים גם לנסות ולשנות אותו, אבל בהחלט אתה צודק שכל עוד לא שונה, הוא מחייב את כל המדינה.

מחייב את מי? אתה אמרת את דבריך. את רע"ם-תע"ל. אתה אמרת את דבריך בצורה הברורה ביותר,

חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת מגלי והבה, ואחריו,

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא רוצה לענות לחבר הכנסת אלדד, כי זה לא היה מוזר לי שהוא הביא את הדבר הזה לדיון, היות שהרקע שלו ברור. מה שאותי יותר מדאיג זה החבירה של מפלגת ישראל ביתנו עם חלק מהפייגלינים בליכוד ועם הכהניסטים שבכנסת, שהתחילו לחוקק חוקים כאלה גזעניים. אני דווקא לא כל כך חרד מהחוק האחרון וגם לא מהחוק שבא על ועדות החקירה. אני חושב שזה מתאים לאנשים האלה, ושיחוקקו עוד חוקים כאלה, כי הרשימה כבר כל כך ארוכה, כדי להוקיע את הכנסת הזאת על גזענות,

והיום עוד יגיע לזה. יש לי עוד הצעה בשבילם. הם יכולים עכשיו לחוקק חוק,

חוק תחבורה ציבורית? שיעשו אוטובוסים לערבים במיוחד בירושלים. הרכבת הקלה שתהיה חלק לערבים וחלק ליהודים. בנמלי התעופה שיהיה מסלול לערבים ולכתוב על זה, איפה אלכס מילר? שיחוקק כזה חוק שכתוב: מסלול לערבים בשדה התעופה בן-גוריון. תודה לחבר הכנסת אגבאריה. חבר הכנסת מגלי והבה. חמד עמאר יהיה אחרון הדוברים, אלא אם כן יש עוד מישהו באולם המבקש לומר דברים. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, היום בוועדת הכספים נגלו לעינינו דברים, שאנחנו ידענו, על תנאי השירות ומשכורתם של שוטרי ואנשי הביטחון של משטרת ישראל. אנשים שעושים לילות כימים והמשכורות שלהם, אני מצטט מה שהביאו לנו: 5,180 שקלים. הכיצד יעלה על הדעת שאותם אנשים, שאמונים על שמירת החוק ואכיפת החוק יכולים להמשיך ולהתקיים ממשכורת שהיא פחות מהמשכורת הממוצעת במשק? נכון הדבר שהאחריות היא על הממשלה ועל משרד האוצר, אבל אנחנו בוועדת הכספים החלטנו להקים ועדת משנה, ותוך שלושה שבועות לחזור עם תשובה הכיצד ניתן לפתור את מצוקתם של שוטרי ישראל. אנחנו לא רוצים להידמות למשטרים שביום אלה שוטרים ובלילה נהגי מוניות. אנחנו יודעים גם שניתן לפתור את הבעיה,

אלה שמנהלים את האוצר ואת תקציב המדינה צריכים לחשוב. אם ציינתי את השוטרים, הם פלח קטן מאותם עובדי ציבור, שמספרם הוא 750,000 בישראל, ששליש מהם מרוויח פחות מהמשכורת המינימלית במשק. צריך לפתור את הבעיה, אדוני. תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. חבר הכנסת עמאר, ואחריו, השר בגין ישיב לכמה מתייחסים. אדוני היושב-ראש, אתמול קיימנו דיון בוועדת הכלכלה על ניתוק שכונה שלמה בשפרעם משירותי "בזק". לפני כארבעה חודשים אירעה תאונה שמשאית התנגשה בעמוד, הפילה עמוד של "בזק", והקו נותק. זה היה לפני ארבעה חודשים. בארבעה חודשים אלה "בזק" לא חשב בכלל לבוא ולתקן. לא תיקנו את התקלה. מה התברר? לא רק שלא תיקנו את התקלה, גם גבו דמי אחזקה של שירותי אינטרנט מאותם אנשים שמנותקים כבר יותר מארבעה חודשים. אני לא יודע מתי הם חושבים בכלל לתקן את התקלה, אבל כתוצאה מהדיון בוועדה שקיימנו אתמול לפחות הבטיחו להחזיר את הכסף לאותם אנשים שגבו מהם והם לא קיבלו את השירות. אני מקווה ש"בזק" יתחיל לתקן את התקלות במגזר הדרוזי בזמן הכי קצר שיש. "בזק" מחויב בשירות אוניברסלי. אין מקום בארץ שהוא לא מחויב להגיע אליו. ארבעה חודשים. אין מקום בארץ. אני זוכר שהייתי שר תקשורת וביקרתי בכפר, בעיירה, בעיר בית-ג'ן, והבהרנו חד-משמעית ל"בזק" באותה עת שחובתו היא חובה אוניברסלית.

אפילו כשהפריטו אותו, קבעו את החובה הזאת כחובה מחייבת. תודה רבה. כבוד השר בגין,

אדוני היושב-ראש,

חברתי חברת הכנסת חוטובלי הזכירה בזמן הנאום בן הדקה שלה בקצרה את עמדתי לגבי העלאת גיל הפרישה לנשים. אבקש להרחיב מעט בעניין זה. באותו הקשר מוזכרת האפשרות להפריד, לגבי נשים, בין מקצועות שוחקים לבין אלה שאינם שוחקים. עמדתי היא שלגבי אשה אין מקצועות שוחקים. חייה של אשה בחברתנו שוחקים כשלעצמם מלכתחילה. שמעתי שמשווים את הנשים אצלנו לאשה ממוצעת ב-OECD. אני מבקש להביע את דעתי כי אי-אפשר להשוות, אם אפשר לומר כך, אשה OECD-ית, לאשה ישראלית, בין אם יהודייה, בין אם ערבייה, מפני שעליה מוטלות יותר מטלות. יש לה בדרך כלל יותר ילדים, ובהשוואה למדינות אחרות היא ממשיכה לאחר גידול הילדים גם בגידול הנכדים. גם לכך נודעת משמעות חברתית וכלכלית, כאשר האשה, ובדרך כלל עושה זאת האשה,

הסבתא ולאו דווקא הסבא. אז נשים צעירות, בין אם היא בתה או כלתה, יכולות לצאת לעבודה ולתרום לשוק העבודה. אבל יותר מכך, אשה במקומותינו, בין אם יהודייה ובין אם ערבייה, משתתפת יותר מבעלה במטלת צער גידול הורים. היא זאת שבדרך כלל מטפלת יותר, לא רק בהוריה שלה אלא גם בהורי בעלה. הבעל מתעניין, אבל היא מבצעת את העבודה וגם עורכת ביקורים בבית-האבות, אם בזאת מדובר. כמובן, יש במובן זה התקדמות רבה בדור האחרון. הצעירים שותפים יותר, במשפחות רבות, לעבודת הבית, אבל בינתיים כלל המטלות שוחקות. לכן, לסיום, אדוני היושב-ראש, ברשותך, אביא את הבנתי לפסוק העתיק: "בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו". מה הכוונה? האב משתתף לא באופן נמרץ בגידול הילדים, וכאשר הילד מצטיין, הבן החכם משמח את האבא, בין אם הוא מביא ציונים טובים מבית-הספר ובין אם הצליח גם לנגן בכינור. "בן כסיל תוגת אמו": כאשר ילד גדל עם קושי, מי שמתעורר בלילה זו האשה. מי שאומר לבעל: משהו לא בסדר עם הילד, צריך לטפל,

הוא אומר לה: לא נורא, זה יהיה בסדר, נחכה עוד כמה חודשים.

זאת שרצה לרופאים והיא רצה להתייעץ. אני מציע כי הפרשנות הזאת, הבנתי לפסוק הזה, חלה עד היום ועוד תחול ימים רבים ושנים רבות. אין בכך דווקא פגם במרקם החברתי שלנו ובקשרים החברתיים שלנו. וברוך השם שיש קשרים חברתיים משפחתיים כאלה אצלנו, בניגוד לארצות אחרות. אני מציע להותיר את ההסדר הקיים בעינו, בגיל 62 פרישת חובה, ויכולת לאשה,

אם היא רוצה בכך, לעבוד עד גיל 67 כמו גבר. אני מודה לך, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר בגין על דבריו החשובים והמחכימים. הודעה למזכירת, אני מוחה על זה. אבל אתה אבא טוב. אני מכיר עוד אבות, ויש אבות טובים. אני מכיר עוד אבות רבים,

אבל האמירה היא אמירה, אני מקווה רק, אנחנו, האבות, מתגאים. האמהות נושאות גם את הנטל. בהרבה משפחות זה כבר שווה. אני יודע.

התפתחות בדורות האחרונים. יש התפתחות לטובה בדורות האחרונים. הודעה למזכירת הכנסת, ואחריה נעלה את יושב-ראש ועדת הכנסת על מנת שיוכל להמשיך בעבודתו הברוכה לנוסח משולב של תקנון הכנסת, שהוא כל כך חשוב. כנסות רבות, עשר הכנסות האחרונות, עדיין לא היה להן נוסח משולב, והן נזקקו, כל אחת ואחת מהן, להערות שוליים, והיום התקנון מתגבש והולך כדבר שמנחה מפי גבורת הוועדה, ומחייב את כולם. הדבר הזה באמת ראוי לברכה, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת. הודעה למזכירת הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הממשלה: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 129) (תקופת אכשרה לעובדים יומיים), התשע"א 2011. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס' 12) (פיצוי לקטין שניזוק מעבירה), התשע"א 2011,

אורלי לוי אבקסיס, דוד רותם, אנסטסיה מיכאלי, דני דנון ואלכס מילר.

לשינויו ולכינוסו. בבקשה. על-פי סעיף 151, תיקון סעיפים: 1, 31, 47, 57, 62, 69, 73, 74, 104 ו-170. בבקשה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר, חברות וחברי הכנסת, ברשות היושב-ראש אמסור גם הודעה קצרה בדבר חילופי אישים מטעם הוועדה. אני מודיע בזאת על חילופי אישים בוועדות הבאות: בוועדת החוקה, חוק ומשפט, מטעם סיעת קדימה, חברת הכנסת זהבה גלאון תכהן כממלאת-מקום קבועה במקום הפנוי לסיעת קדימה, בוועדת הכנסת, מטעם סיעת ישראל ביתנו, במקום חבר הכנסת דוד רותם תכהן חברת הכנסת פניה קירשנבאום. מכאן להצעה לתיקון תקנון הכנסת, חלק החקיקה. אני מתכבד להציג בפניכם הצעה לתיקון תקנון הכנסת, שהכינה ועדת הכנסת במסגרת גיבושו של נוסח חדש ועדכני לתקנון.

אנחנו בוועדת הכנסת עוסקים זה למעלה משנה בכתיבה ובניסוח מחדש של התקנון. הוועדה דנה בתקנון פרקים-פרקים, מביאה כל פרק לאחר סיום הדיון בו לאישור בפני הכנסת, והכול בהסכמה מלאה ורחבה של כלל הסיעות וחברי הבית. החלק שאני מתכבד להביא בפניכם היום הוא חלק חשוב במיוחד, שהוועדה עסקה בהכנתו במשך חודשים רבים, והוא החלק שעוסק בחקיקה. אני מוכרח להקדים ולומר שאנחנו פועלים בתחום הזה בחסר מסוים מלכתחילה, מאחר שטרם נחקק חוק-יסוד: החקיקה, ולכן הסוגיה הזו, מן המסד שלה, נושאים שקשורים לסוגי הצעות החוק, מספר הקריאות, הליכי החקיקה במליאה ובוועדות, הנושאים האלה מוסדרים בתקנון הכנסת, הגם שראוי לומר שחלק נכבד מהם צריך בסופו של דבר למצוא את מקומו לא רק בחקיקה ראשית אלא אפילו בחוק-יסוד. התקנון הנוכחי כולל שני פרקים נפרדים העוסקים בחקיקה, כאשר הוא חולק לחקיקה פרטית ולחקיקה ממשלתית, ולצד הוראות התקנון יש שורה של כוכביות והערות שוליים, שכללו תקדימים והוראות נוהל שפועלים לפיהם מבלי שעוגנו בתקנון ושהצטברו לאורך השנים.

האפשרות של ועדה להגיש הצעת חוק מטעמה, דבר שהוא בוודאי מהותי ביותר, לא עוגנה עד היום כלל בסעיפי התקנון אלא הופיעה כהערת שוליים בלבד. לפיכך, הנוסח שמונח היום בפניכם לאישור כולל קודם כול עיגון והסדרה של נושא החקיקה, באופן שיאפשר למי שמעיין בתקנון להבין את הליכי החקיקה. לצורך הקלת ההתמצאות, החלק החדש מסודר באופן כרונולוגי, החל משלב הגשת הצעת חוק לדיון המוקדם, דרך הקריאה הטרומית והקריאה הראשונה והדיונים בוועדות, ועד הקריאה השנייה השלישית. בנוסף לענייני סדר ונוסח, ואף-על-פי שהנוסח שבפניכם מבוסס בעיקרו על הסעיפים הקיימים כיום בתקנון, כולל הנוסח החדש גם כמה שינויים שוועדת הכנסת החליטה להכניס בפרק החקיקה, ואני אבקש לפרט בפניכם את עיקריהם. אני כבר מדגיש שישנם גם,

שינויים נוספים אבל אתייחס כאן לעיקריים. ראשית, הנוסח החדש יוצר הבחנה בין יוזמים של הצעת חוק פרטית לבין המצטרפים אליה ומבהיר את מעמדם. בהתאם לנוסח הנוכחי של התקנון, באופן פורמלי אין הבחנה בין יוזם של הצעת חוק לבין מצטרף, וכל אחד מהם יכול להוביל את ההצעה, להביא אותה ולקדם את הליכי החקיקה כפי שהוא רואה לנכון. אנחנו סברנו שהמצב הזה לא נכון, וההצעה שמונחת בפניכם קובעת כי חבר הכנסת יודיע מראש אם הוא יוזם של ההצעה או שהוא מצטרף אליה כתומך. רק מי שנרשם כיוזם יוכל להציג את ההצעה במליאה ולהובילה. בנוסף, אם יוזם הצעת החוק חזר בו ממנה, מי שהצטרף להצעה לא יוכל להיכנס בנעליו ולהפוך ליוזם, ולכן אם חזרו בהם כל היוזמים תוסר ההצעה מסדר-היום. בנוסח החדש ישנה התייחסות מפורטת לנושא ההסתייגויות: עד מתי ניתן להגיש הסתייגויות, מי יכול להגיש הסתייגויות, ובהקשר זה נוספה גם האפשרות של סגן שר להגיש הסתייגות בענייני המשרד שבו הוא מכהן.

נקבע כי הסתייגות לא תשלול את קיומה של מדינת ישראל כמדינתו של העם היהודי ולא תהיה גזענית במהותה, בדומה להוראה הקיימת לגבי הצעות חוק פרטיות, על מנת שלא נמצא את עצמנו במצב אבסורדי, שדרך הסתייגות אפשר להעביר דבר שלא ניתן מלכתחילה לעשותו באמצעות הצעת חוק שמוגשת בכנסת.

כי ניתן להגיש הסתייגויות לנושא המוסדר בכמה סעיפים של הצעת החוק, ולא רק לסעיף, כפי שהדברים היו קבועים כיום. באותו הקשר אני מבקש לציין מנגנון חשוב נוסף וחדש, המאפשר לחברי הכנסת המעוניינים בכך לבקש רשות דיבור במליאה של חמש דקות בעת הקריאה השנייה, אם לא הגישו הסתייגויות. מנגנון זה נועד להחליף את מה שאנו מכירים כהסתייגויות דיבור, שנרשמות כהסתייגויות אך כל תכליתן היא לתת זמן דיבור בקריאה השנייה. אני מבקש להבהיר: אני חושב שנכון לאפשר למי שמבקש להתייחס לחוק ולא לכבול אותו מלכתחילה לאיזושהי אמירה שהוא מסתייג ממנו. כמובן, מי שיבקש לדבר פרק זמן ארוך יותר, עדיין פתוחה בפניו הדרך להגיש הסתייגויות בנוהל הרגיל.

ולכן הדבר הזה,

לא מצמצם כהוא זה את זמן הדיבור או את היכולת לפעול.

אבל אני חושב שגם מבחינת הנראות של הדברים, זה מאפשר לאנשים מנגנון נכון יותר כאשר הם באים דווקא לתמוך בהצעת חוק, אבל מבקשים להתייחס אליה. הסדרה נוספת באה להבהיר מי יכול לדבר ולמסור מידע ובקשות לכנסת בשם הממשלה בענייני חקיקה. בעניין זה נקבע כי הודעות בכתב, כמו החלטות ועדת השרים לענייני חקיקה, יימסרו על-ידי מזכיר הממשלה. כמו כן נקבע כי הודעות ונאומים במליאה יימסרו בשם הממשלה על-ידי אחד השרים או על-ידי סגן שר, אך זאת רק בענייני המשרד שבו הוא מכהן. התיקון המוצע כולל גם פרק חדש בענייני הרציפות, עניין שהוסדר עד היום רק בחוק הרציפות והיו חסרות לו השלמות בתקנון, למשל לעניין סדרי הדיון. הנוסח שבפניכם עוסק גם בסמכויות הוועדות המכינות את הצעות החוק ומפרט באופן קל וברור יותר מהקיים היום את האפשרויות העומדות בפניהן לפצל ולמזג הצעות חוק. הנוסח החדש מבטל את האפשרות הקיימת היום לוועדות להביא בפני הכנסת גרסאות לסעיפים בהצעת חוק כאשר הקולות בוועדה שקולים, ומבהיר כי קולות שקולים בוועדה משמעם דחיית ההצעה הנדונה,

על מנת להסיר מכשולים שכבר נתקלנו בהם. כדי להיערך לשינויים הנובעים מהתיקון המוצע, נקבע כי הוא ייכנס לתוקפו עם תחילת הכנס הבא. תיקון זה יחול גם על הצעות חוק שחקיקתן טרם הושלמה, למעט לעניין ההבחנה החדשה בין יוזמים ומצטרפים, כלומר כל מי שנרשם כמציע של הצעת חוק שהונחה או תונח על שולחן הכנסת לפני תחילת הכנס הבא, ייחשב למציע שווה מעמד, על-פי המצב הקיים היום. כפי שנהגנו, וכפי שאמרתי בתחילת הדברים, לכל אורך הדיונים בתיקוני התקנון, גם ההצעה הזאת גובשה בהסכמה מלאה ורחבה, בשורה ארוכה של ישיבות שהשתתפו בהן, בנוסף לחברי הכנסת, מנהלי הסיעות ומנהלות הוועדות, שתרמו רבות מהידע והניסיון שלהם בעניינים האלה, נציגי משרד המשפטים, מזכירות הממשלה, וכולם תרמו תרומה חשובה. אני מבקש, אדוני היושב-ראש,

להודות לכל מי שלקח חלק בעבודה החשובה הזאת.

לעמיתי חברי הכנסת, חברי הוועדה וגם חברי כנסת אחרים, ואף שרים שהעירו הערות שונות. אני מבקש להודות תודה מיוחדת למנהלות הוועדות ולמנהלות ומנהלי הסיעות, שתרמו ועזרו ומלווים את התהליך הזה מראשיתו, למזכירת הכנסת, ירדנה מלר-הורוביץ, וסגנה נאזם בדר, שתרמו תרומה חשובה. ליועץ המשפטי לכנסת, עורך-דין איל ינון, לצוות הוועדה, בראשותה של אתי בן-יוסף, נועה בירן-דדון ועאליה עודה, לצוות העוזרים שלי,

מיכל ורועי, ותודה אחרונה, אדוני היושב-ראש, והיא תודה,

גדולה מאוד, ליועצת המשפטית של הוועדה, לעורכת-דין ארבל אסטרחן, שעשתה כאן עבודה מקצועית, יעילה, מהירה, השקיעה כאן גם את הנשמה וגם ידע עצום, והצליחה בסופו של דבר לייצר מסמך שהוא לא רק קוהרנטי ומסודר, אלא גם כתוב ומנוסח בצורה ברורה, שאני בטוח שיהיה לעזר רב לכולנו.

תודה רבה רבה על כל התרומה שלך, ארבל, לתהליך החשוב הזה. אדוני היושב-ראש,

לאור העובדה שהנוסח גובש בהסכמה מלאה ועל דעת כל קצות הבית, לא הוגשו לו גם השגות, ועל כן אני מבקש מהכנסת לאשר את תיקון התקנון המונח בפניכם בנוסח שהציעה ועדת הכנסת.

אני מודה לך, חבר הכנסת יריב לוין. בבקשה, חבר הכנסת דב חנין. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, אדוני יושב-ראש הישיבה, יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, אני ביקשתי לדבר רק כדי להביע את הערכתי, לצערי הגדול לא יכולתי להתמסר לתהליך הזה כפי שהייתי רוצה, אבל התיקונים האלה הם במובנים רבים לבה של עבודת הכנסת. ואכן, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, עשיתם עבודה חשובה, ראויה. יצרתם מנגנון מחודש, מדויק יותר, נכון יותר. הרבה הרבה הערכה על עבודתך, על עבודתכם, על עבודתה של עורכת-הדין אסטרחן וכל יתר המסייעים במלאכה הזאת. זה מעיד שגם בימים לא פשוטים, עם מחלוקות ואפילו עם סכנות, אפשר לייצר מנגנונים דמוקרטיים ומתקדמים.

מכובדי השר בגין, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להצטרף, וביתר שאת, לדבריו של חברי חבר הכנסת חנין. אלה באמת אינם ימים רגילים, אלה אינן שנים רגילות במובן הבא לפחות: אנחנו חיים בעולם שלא ידענו אותו לפני 20 או 30 שנה, עולם של חיבור בין מערכות בחירות פנימיות במפלגות ובין תקשורת שיכולה לרומם מצד אחד ולהעלים אדם שליח ציבור מצד שני. בתנאים אלה קשה מאוד לשליח ציבור, לחבר הכנסת, להתמסר לעבודה אפורה, אם אפשר לקרוא לה כך בלשון העם, יומיומית, כמעט סודית מבחינת הפרסום שניתן לה, ובכך כמובן גם ייתכן לשלם מחיר ציבורי מסוים. אני מקווה שכך לא יהיה, אבל בהקשר זה אני מבקש מאוד להודות על העבודה הרציפה, המתמדת, בת שנתיים כבר כמעט, של חברנו יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין. אני מאוד מודה לך בשם החברים, והציבור לא תמיד ער לתרומה של התיקונים הקטנים האלה, כביכול, על העבודה הרציפה והיעילה למען החברה והדמוקרטיה שלנו.

אני מודה לך, השר

אנחנו עוברים, רבותי, להצבעה על הודעתו של יושב-ראש ועדת הכנסת על התיקונים.

לא הודעה, אלא הצעה. על ההצעה. הצעת ועדת הכנסת לתיקון סעיפים 1, 31,

69,

104 ו-170,

וביטול פרק שביעי ופרק שמיני נתקבלה. עשרה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת ועדת הכנסת לתיקון תקנון הכנסת התקבלה. הסעיף הבא: דיווח משלחת הכנסת למועצת אירופה בשטרסבורג. חבר הכנסת פלסנר, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

אין כאן שר, אבל זה דיווח פרלמנטרי, אני אדווח לחברי חברי הכנסת.

לפני כשבועיים חזרה משלחת הכנסת ממושב הקיץ של מועצת אירופה בשטרסבורג. אני עמדתי בראש המשלחת, ויחד אתי היו חבר הכנסת דורון אביטל, חבר הכנסת ישראל אייכלר, ויש גם חברים קבועים שלוקחים חלק בפעילות הזאת, חבר הכנסת מאיר שטרית, ובעבר גם שלמה מולה לקח חלק. היעד שלנו לאורך זמן הוא שתתגבש קבוצה קבועה של חברים שתייצג את הבית הזה במועצת אירופה, שמורכבת מכ-500 חברי פרלמנט מפרלמנטים מדינתיים, ובייצוג לפי הגודל היחסי של כל אחת מהמדינות. אלה חברים מעורבים. זה פורום שבו הם נפגשים אחד עם השני, מחליפים רעיונות, מקדמים יוזמות. החלטות של האספה הפרלמנטרית של מועצת אירופה אחר כך עוברות גם למועצת שרי החוץ של אירופה.

זה פורום שבו מתגבש איזשהו קונסנזוס אירופי לגבי הנושאים העיקריים שעומדים על סדר-היום, לאו דווקא הנושאים המדיניים, אלא גם נושאים אחרים, נושאים של מדיניות פנים וכן הלאה. חברי הפרלמנט האירופים מאוד מעוניינים. זה נחשב יוקרתי, זה נחשב משהו שמעניין אותם. המליאה מתכנסת ארבע פעמים בשנה: קיץ, סתיו, חורף ואביב. בין המליאות מתקיימות ועדות מדיניות. אני מספר את כל זה לחברי ולפרוטוקול. אני מקווה שאני גם אעורר סקרנות ורצון של חברים נוספים לקחת חלק בפעילות, לתרום ולהירתם לטובתה. הפעילות של המשלחת שלנו, מטבע הדברים, היא יותר אינטנסיבית בוועדה המדינית של מועצת אירופה, שדנה בנושאים המדיניים, בנושאי יחסי חוץ. ושם יש לי למעשה ארבע נקודות שחשבתי שנכון להעלות על סדר-היום:

בעקבות הפעילות של המשלחת שלנו, בתיאום עם החברים בוועדה המדינית של מועצת אירופה, הוקם צוות בראשות דווח, שהכין דוח, שהוגש לאחרונה, כיצד צריך האיחוד האירופי להעמיק את הסנקציות אל מול סכנת הגרעין האירני, ההתמודדות מול הפרות זכויות האדם באירן ומכלול היחסים בין אירופה לאירן. הוקם הצוות, הוגש הדוח. הדווח הוא דווח פולני, שעמד בקשר אתנו, עמד בקשר עם האירנים, והנושא הזה עלה ביוזמתנו על סדר-היום. צריך להבין, גם בנושא הזה כמו בנושאים אחרים, ההתקדמויות הן לא בצעדים קוונטיים או קפיצות קוונטיות, אלא הרבה פעמים זה עקב בצד אגודל, לדאוג שהנושא נדון, הנושא אף פעם לא יורד מסדר-היום. אנחנו מחויבים להמשיך ולשמר את הנושא האירני על סדר-היום של מועצת אירופה. נושא עיקרי שעכשיו מעסיק את הוועדה המדינית ואת המועצה, זה היחס של האירופים למה שקוראים, או למה שקרוי האביב הערבי. נושא מעניין בצורה בלתי רגילה. האירופים לא שווי נפש. כמעט הייתי אומר, יותר משאנחנו כאן מתעניינים במה שקורה במדינות צפון-אפריקה ובסוריה ובמדינות המפרץ, יש עניין רב גם של האירופים במה שקורה: האם מתפתחת דמוקרטיה, איך זה ישפיע על אירופה. הם חוששים מהגירה, הם רוצים יחסים כלכליים, הם מבינים שחוסר יציבות בדלת האחורית של אירופה רק יכולה להיות בעייתית מבחינתם. הייתי אומר שהראייה שלהם במקור, והנושא הזה עלה על סדר-היום כמעט בכל צורה ובכל דרך כמעט בכל יום, וחשוב להבין את זה. יש לנו פרטנרים אמיתיים באירופה שמתלבטים, רוצים לעודד תהליכים ליברליים דמוקרטיים בעולם הערבי. הם התחילו, אני חושב, בגישה אופטימית, הם לאט לאט ככה מבינים שהנושא הוא יותר מורכב, ובחלק מהמדינות הוא הלך לכיוון אחד. מצרים זה מוקד מאוד מרכזי שיכול להתפתח לכל מיני כיוונים, אולי יותר דומיננטיות של "האחים המוסלמים", אולי פחות, אולי מודל טורקי, חס וחלילה לא מודל אירני. אבל אי-אפשר להאשים את האירופים בהקשר הזה בנאיביות, הם לא חושבים שהגיעה הדמוקרטיה הג'פרסונית בגרסתה הערבית למזרח התיכון ונפתרו כל הבעיות. מבינים שיש כאן תהליך, והם רוצים לעזור, ולעודד את התהליך הזה. הם מתלבטים מה הדרך הנכונה והם מתייעצים אתנו. התייעץ אתנו הדווח, ישבנו עם יושב-ראש הוועדה המדינית, שהוא פוליטיקאי בכיר משבדיה, אם אני לא טועה היה גם שר חוץ, יושב-ראש ועדת החוץ שם והדווח ממונקו וחברים אחרים. אנחנו מאוד מעורבים בדיאלוג, העברנו להם את התפיסות שלנו, את החששות, את התקוות. אני חושב שהדיאלוג הזה מאוד חשוב שיימשך, וכשהוא מתקיים כדיאלוג ענייני, אני חושב שיש הרבה קשב לשמוע את מה שיש לנו להגיד. הנושא השלישי, דיברנו על אירן, דיברנו על היחס לאביב הערבי, הנושא השלישי שעלה בהרבה מאוד מהשיחות והמפגשים שקיימנו זה כמובן העניין הפלסטיני.

אם אני צריך לבוא בכותרת: ספטמבר זה לא רק באו"ם. ספטמבר כמשל, כהעברה. אם אנחנו מסתכלים על תהליך ספטמבר כתהליך שבו כאלטרנטיבה למשא-ומתן בינינו לבין הפלסטינים יש ניסיון של הפלסטינים לנסות ולייצר עובדות דיפלומטיות באמצעות הקהילה הבין-לאומית, המוסדות הבין-לאומיים, הארגוניים הבין-לאומיים, אז אנחנו רואים שעכשיו הפלסטינים פונים לא רק לאו"ם אלא לשורה של מוסדות בין-לאומיים כדי לשדרג את מעמדם, לקבל הכרה, ליצור מציאות דה-פקטו של מדינה שיש בה תהליך של מלמטה למעלה, שבאמת לוקח עליו אחריות, פיאד, ובמקביל תהליך של מלמעלה למטה,

אם לקחת את ההקבלה מההיסטוריה שלנו, אותו הפער בין הציונית המדינית והציונית המעשית, שהציונות המדינית ניסתה ללכת על הכרה של ארגונים בין-לאומיים. אנחנו רואים עכשיו שהם מנסים לחקות את התהליך, באיחור של 60 שנה. בהקשר של מועצת אירופה הם הגישו בקשה מסודרת, תהליך שהתחיל בינואר, קיבלנו דיווח ביניים לגבי הצטרפות למשהו שנקרא partner for democracy, זה שדרוג מעמד, זה מעמד ששמור בעיקרון למדינות. מרוקו היא המדינה הראשונה שזכתה למעמד הזה. הפלסטינים רוצים להיות שניים, יש הצעת החלטה מנוסחת, הוועדה המדינית תיפגש בתחילת ספטמבר לאשר אותה, הנטייה שם היא לאשר אותה פה אחד. בתחילת אוקטובר המליאה אמורה לאשר את זה, במליאת הסתיו. לכן במקביל לאותו תהליך בספטמבר באו"ם, הוא קורה בארגון הזה, ואני מניח שזה קורה גם בארגונים בין-לאומיים נוספים. זו המשמעות, אני חושב שבקרב הידידים האירופים, גם אלה שרואים את עצמם כידידי ישראל המובהקים, אין שום רצון ואין שום יומרה ואין שום כוונה למנוע את שדרוג המעמד הזה מהפלסטינים. הם חושבים שזה נדבך חשוב בדרך למדינה פלסטינית. אנחנו צריכים להבין שאלה המגמות, ואנחנו צריכים לדעת איך להשתלב בהן, כי אני חושב שהדיפלומט המוכשר ביותר, ויש לנו דיפלומטים מאוד מוכשרים במשרד החוץ בדרג המקצועי, מחויבים וכן הלאה, לא יוכל לבלום את התהליך הזה. אין, אבל לפחות יש לנו אנשי מקצוע טובים. יש לנו דרג מקצועי. דרך אגב, רק בעניין של מועצת אירופה, שר החוץ גם מאוד מחשיב את הזירה ותומך בה,

קבוצה מקצועית שגם תומכת בפעילות שלנו שם. זה לגבי העניין הפלסטיני. הנקודה האחרונה היא אולי נקודת אור. אנחנו מקיימים דיאלוג מאוד הדוק בין המשלחת שלנו למשלחת הפלסטינית למועצת אירופה.

בחסות תת-הוועדה למזרח תיכון שעומד בראשה ראש ועדת החוץ הרומני, שהוא ידיד קרוב שלנו, הוא גם ראש תת-הוועדה למזרח התיכון וגם ראש ועדת החוץ הרומני. הוא צפוי להגיע לביקור כאן בארץ בפרלמנט הישראלי בהזמנתנו. ותת-הוועדה למזרח התיכון, שבמסגרתה אנחנו מקיימים דיאלוג שוטף, החלפת דעות בנושאים הפוליטיים, אבל כמובן,

עלה נושא הגופות, לפני שהוא כבש כאן את סדר-היום במשך איזה יומיים,

אבל אנחנו דווקא החלטנו למקד את הדיאלוג,

בצורה די פרקטית ודי נכונה בנושאים שבהם אנחנו יכולים לעזור: בנושאים של מים, מתקני טיהור שפכים, טיפול בביוב, נושאים של בריאות. אתן דוגמה אחת, ובזה אסיים, אדוני היושב-ראש. החלפת הדעות בנושאים הפוליטיים היא נחמדה וטובה, אבל כנראה במועצת אירופה, ובדיאלוג בינינו ובין הפלסטינים בחסות מועצת אירופה לא תיפתרנה הבעיות המדיניות בין ישראל ובין הפלסטינים, זה יקרה בדרג אחר. אבל אנחנו יכולים לשמוע, להבין, בדיאלוג לא פורמלי בין פרלמנטרים, להבין את העמדה של הצד השני. אני חושב שזה חשוב לחברי כנסת מכל סיעות הבית. אבל ההיבט הפרקטי, שבו אנחנו יכולים גם לעזור בקידום סוגיות, כמו שאנחנו עושים כחברי כנסת, שפותרים בעיות וגם על הדרך, כתוצר לוואי, גם ליצור יותר אמון בין הצדדים, זה בפתרון בעיות קונקרטיות. ואני אתן דוגמה אחת. יש 27 פרויקטים מאושרים של טיפול בשפכים, 27 פרויקטים מאושרים על-ידי הוועדה המשותפת למים שהוקמה על בסיס ההסכמים בעקבות אוסלו, הסכמי קהיר. מתוך ה-27, 24 פרויקטים לא זזים ולא מקודמים. מה זה אומר לי? למה לי זה אכפת כאזרח ישראלי, או לצורך העניין, מדוע זה חשוב לתושב הפלסטיני? כי זה אומר שביוב זורם לנחל אלכסנדר, הביוב מזהם את מי התהום של כולנו, הוא יוצר נזק סביבתי לכולנו, ולכן זה דבר שצריך לטפל בו. ויש כבר הסכמה, אין אפילו מחלוקת פוליטית בעניין הזה. ולמה שלושה פרויקטים מתקדמים ו-24 לא? כי יש בעיות ביורוקרטיות, בעיות מימוניות, בעיות של תיאום וכן הלאה. בנושאים כאלה הסכמנו להתמקד, כל צד לקח על עצמו למפות את הבעיות. אנחנו עובדים בעניין הזה עם רשות המים, עם תיאום הפעולות בשטחים, עם משרד החוץ. אנחנו מכינים נייר, אני מדווח על נקודת זמן בתהליך שכבר התחיל וכבר מתקדם, ואני מקווה מאוד שאנחנו נוכל לבוא בדיווח הבא עם בשורות שלפחות כמה מהפרויקטים החשובים האלה, באמצעות הסרת חסמים שלנו או סיוע של האירופים בין אם במימון או באמצעים אחרים, או סיוע של הפלסטינים, יצרנו בהם איזושהי התקדמות, ויש לזה כמובן ערך מוסף מעבר לפרויקטים הספציפיים הללו. אני חושב שארבע הנקודות האלה אמורות להספיק, ואני מודה ליושב-ראש וליושב-ראש הכנסת על ההזדמנות לדווח על הפעילות הזאת.

אני מודה לך, אדוני הדובר. אני מודה ליושב-ראש הכנסת.

פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א 2011 קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק חבר הכנסת אברהם מיכאלי, שלאחרונה מציג את כל החוקים. אין הסתייגויות. אדוני היושב בראש, כנסת נכבדה, אין פה אף אחד?

יש וילף ופלסנר. הוא אמר "כנסת נכבדה" זה היה כמעט ריק, זה ממשיך להיות כמעט ריק, אבל אתם כובשים את שני האגפים. אנחנו יכולים עכשיו להעביר חוק-יסוד בשתיים אפס. אדוני היושב-ראש, הנני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א 2011, שיזמה הממשלה. אדוני היושב-ראש, חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה), התשס"ט 2009, מסמיך את שירותי בתי-הסוהר לבצע את הפעולות הנדרשות לניהול פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ממעצר ומשוחררים על-תנאי ממאסר. פעולות אלה נעשו, עד לחקיקת החוק, בידי המשרד לביטחון הפנים. כבר בעת שנחקק החוק, בשנת 2009, עמדו חברי הוועדה על הבעיות ביישום מערך הפיקוח האלקטרוני בישראל, ובראשן היעדר מנגנון אכיפה יעיל.

אתה המתקן שלי בעברית.

אין דגש. כתוצאה מכך, אירעו מקרים רבים שבהם עצורים ואסירים שנמצאו תחת פיקוח אלקטרוני והפירו את תנאיו לא הוחזרו למעצר או מאסר רגילים, ולמעשה לא הוחלו עליהם סנקציות בגין הפרות אלה. בעיית אכיפה זו נותרה בעינה כל עוד לא היה בנמצא חוק המסדיר את מנגנון הפיקוח האלקטרוני בכללותו ועל שלל היבטיו. כדי לאפשר השלמת הליכי חקיקה אשר יסדירו את כלל ההיבטים הקשורים בשימוש בפיקוח האלקטרוני, נחקק בזמנו החוק כהוראת שעה, המסמיכה את שירות בתי-הסוהר לנהל את המנגנון האמור, כפתרון זמני, עד לסיום עבודת ועדת ההיגוי אשר ישבה על המדוכה במטרה לגבש הצעת חוק להסדרת הנושא. החוק נקבע בזמנו כהוראת שעה למשך 18 חודשים מיום תחילתו, עם אפשרות להאריך את תוקפו לתקופה אחת נוספת. בהתאם לכך, האריך השר לביטחון הפנים, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת,

תוקפו לתקופה נוספת של שישה חודשים, כלומר עד יום י"ד בתמוז התשע"א, 16 ביולי 2011. עם זאת, גם כיום, שנתיים לאחר שנחקקה הוראת השעה וחרף התחייבויותיה של הממשלה בפני הוועדה, לא עלה בידה להציג בפני הכנסת הצעת חוק מקיפה המסדירה את נושא הפיקוח האלקטרוני. מאחר שטרם הושלמו הליכי החקיקה האמורים וטרם גובשו כלל העקרונות המשפטיים שישמשו בסיס לחקיקה בנושא זה, ולאור החשיבות של הפיקוח האלקטרוני למערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, מוצע להאריך את תוקפו של החוק בשנה, עד יום כ"ה בתמוז תשע"ב, 15 ביולי 2012. אציין כי הצעת החוק שהובאה לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה כללה הוראה המסמיכה את השר לביטחון הפנים להאריך את תוקפו של החוק לתקופות נוספות. הוועדה סברה כי די בשנה הנוספת שהקצתה לממשלה כדי להשלים את הכנת ההסדרים הדרושים בחוק מקיף יותר, וכי פתיחת הפתח להארכות נוספות רק תקשה על זירוז המהלכים. להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי חברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

אני מודה לך מאוד. אין הסתייגויות. לכן אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק הפיקוח כהצעת הוועדה. נא להצביע. אתה תגיע. למה אתם מצביעים לפני שאני מגיע? תגידו לי. בשביל מה אני טורח, סעיף 1

שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, בלי נסים זאב. הצעת החוק התקבלה בקריאה שנייה כהצעת הוועדה. אנחנו עוברים, רבותי, להצבעה בקריאה שלישית. תפאדלו. חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון), התשע"א 2011, נתקבל. שמונה בעד, אין מתנגדים, נמנע אחד. ובכן, הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי

(תיקון), התקבלה בקריאה שנייה ושלישית כהצעת הוועדה. אני מודה לך, חבר הכנסת אברהם מיכאלי,

אני מודה לך מאוד. ובכן, אנחנו עוברים לסעיף הבא שעל סדר-היום: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 13) קריאה שנייה ושלישית. יציג את הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון חבר הכנסת אברהם דיכטר.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר)

13), התשע"א 2011, שיזמה הממשלה. סעיף 24א לחוק שירות ביטחון , התשמ"ו 1986, מאפשר את הצבתם של חיילי חובה לשירות סדיר ביחידות של משטרת ישראל שעיקר תפקידן הוא ביטחון המדינה ותושביה. העיקרון העומד מאחורי הסדר זה נובע מכך כי במשך השנים הוטלו על משטרת ישראל משימות ביטחוניות שדרשו ממנה מאמצים מיוחדים לסיכול פיגועים לשם שמירה על ביטחון הפנים של מדינת ישראל, וזאת מבלי שהוקצה לכך כוח-האדם הדרוש למילוי משימות אלה. הסעיף נקבע כהוראת שעה בשנת 1995, ומאז הוארכה הוראת השעה כמה וכמה פעמים. בין היתר נקבע בה כי הצבת יוצא צבא במשטרת ישראל טעונה את הסכמתו של האיש.

ליוצאי צבא המשרתים במסגרת זו יש מעמד זהה לחיילי צה"ל בכל עניין, לרבות בכל הנוגע לחוקים הנוגעים לחיילים משוחררים ולשיקום. נושא הצבת יוצא צבא במשטרת ישראל נבחן על-ידי ועדה בין-משרדית שהקים שר הביטחון לבחינה כוללת של הצבת חיילים מחוץ לסד"כ. המלצות הוועדה, פרט לעניין הצבת יוצאי צבא במשטרת ישראל, אושרו עקרונית על-ידי הממשלה. ההמלצות בנושא זה היו כי אין מקום להמשך הצבתם של חיילי חובה במשטרת ישראל, מכיוון שהחיילים המוצבים במשטרה אינם באים לידי מיצוי בתפקידיהם, ועיקר תרומתם הוא במילוי שורות עקב מחסור בכוח-אדם מקצועי במשטרה. מעבר לזאת, הוועדה סברה כי לא נכון שחיילים ישרתו במשימות שיטור ואכיפת חוק מול אזרחים, כפי שמבוצע כיום.

בהחלטת ממשלה נוספת מיום 26 ביוני 2011 הוחלט להציע כי הוראת השעה תוארך בשלוש שנים וחצי, עד סוף שנת 2015. כחלק מהחלטת ממשלה זו אף נקבע כי יוקם צוות בראשות הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים וכן נציג משרד ראש הממשלה, כדי לגבש את מסקנותיו. הצוות אמור לגבש דרכים למתן מענה חלופי לצורכי המשטרה בדגש על שימוש במשרתי שירות לאומי ואזרחי, סטודנטים, ומיקור חוץ בעת הצורך. הצוות אמור לסיים את עבודתו בתוך 90 יום. בדיון שהתקיים בוועדת החוץ והביטחון הביעו רוב חברי הוועדה את אי-שביעות רצונם מההסדר ומהימשכותה של הוראת השעה, מהטעמים שהעלתה הוועדה הבין-משרדית.

החליטה ועדת החוץ והביטחון להמתין למסקנות הצוות ולהאריך את הוראת השעה בארבעה חודשים בלבד, עד 15 בנובמבר 2011. בתום ארבעת החודשים תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון במסקנות הצוות ותדון שוב בצורך בהארכת הוראת השעה. אדוני היושב-ראש, להצעת החוק הזאת לא הוגשו הסתייגויות,

אני מודה לך, חבר הכנסת דיכטר. אנחנו עוברים להצבעה על חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה)

כהצעת הוועדה, בקריאה שנייה, כי אין הסתייגויות.

1 2 נתקבלו. בעד, 5, אין מתנגדים ויש נמנע אחד. הצעת החוק עברה בקריאה שנייה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס' 13),

כהצעת הוועדה.

אדוני חבר הכנסת דיכטר, אני מודה לך. אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום: הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז), של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת, קריאה ראשונה. לא הבנתי למה המתקפה של ישראל ביתנו.

אתה רואה? אנחנו, חבר הכנסת אחמד טיבי, אדוני היושב-ראש, יש לי יום-הולדת היום, אז הם עושים לי הפתעה, כנראה. יש לי יום-הולדת היום, אז כנראה יש הפתעה. לחברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי יש יום-הולדת. את לא בסדר שאת מודיעה את זה רק עכשיו. אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, חברי חברי הכנסת, אני מתכבדת להציג בפניכם את הצעת חוק חינוך ממלכתי, שחתומים עליה עוד כמה חברי כנסת: דני דנון, אלכס מילר, משה מוץ מטלון, מסעוד גנאים, דניאל בן-סימון ואורלי לוי אבקסיס. בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג 1953, בסעיף 4, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: לא ייקבע ספר לימוד שמצורפים אליו פריטים נוספים, לרבות חוברות עבודה או תקליטורים, כספר לימוד מאושר, אלא אם כן ניתן לרכוש את ספר הלימוד וכל פריט בנפרד. בדברי ההסבר: על-פי המצב הקיים כיום בשוק ספרי הלימוד, נכפית על הרוכשים קנייה של מארזים מוכנים, הכוללים על-פי רוב ספר לימוד, חוברת עבודה או תקליטורים. בכך נמנעות מהרוכשים האפשרות לעשות שימוש חוזר בספרי הלימוד והאפשרות לרכוש בנפרד את חוברות העבודה או התקליטורים. מטרת הצעת חוק זו היא לתקן את המצב הקיים על-ידי איסור מכירת מארזים כאמור, ובכך לצמצם את היקף עלות הרכישה, שכן ניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בספרי הלימוד, שעלותם היא חלק הארי בעלותם של המארזים. אני מבקשת מכל חברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק הזאת. אני מודה לכם מראש. בהצלחה בהצבעות. אני מודה לך, חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי. חבר הכנסת דב חנין, לא נמצא. חבר הכנסת נסים זאב, תפאדל.

לנסים זאב מגיע מזל טוב. למה? הוא חיתן את הבן שלו. אחרי שזה יתקבל, נגיד פעמיים. אתה גם רוצה, אדוני היושב-ראש, ביום השלישי פעמיים כי טוב. לכן, מגיע מזל טוב פעמיים. בוודאי יש מקום לחשיבה, כאשר במארז נמכרים ספרים כחלק מעסקה, מחבילה, וכאילו יש איזה מין אילוץ מסוים, שאם אני כבר מוכר, אני צריך למכור את הכול. אצלנו למשל, במגזר הדתי החרדי, אין את הדבר הזה. זאת אומרת, כל ספר הוא בנפרד. משרד החינוך לא בהכרח קובע מראש את הספרים שבית-הספר מחויב בהם, וכל בית-ספר מתאים את עצמו לאותם ספרים, לאותם סטנדרטים ובאותן רמות מקבילות, ולכן אין לנו את הבעיה הזאת. זה כן קיים בבתי-הספר הממלכתיים הכלליים. אני חושב שהצעת החוק היא מאוד מאוד חשובה, להקל על אותם הורים, שלא לחייב אותם להתחייב במין עסקת חבילה כזאת, שבסופו של דבר הם נאלצים לשלם מחיר כל כך גבוה.

אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר על נושא שמאוד הטריד אותי בוועדת החינוך, כשדנו בישיבה מאוד רצינית ומעמיקה לגבי מבחני סאלד שקיימים במגזר החרדי במקצועות השונים, כגון מתמטיקה,

ספרות, לשון ומה שאתה רק רוצה. הוא לא יורד ברמתו כהוא זה מול מבחני הבגרות. נשאלת השאלה: אז למה צריכים ספרים שונים, ספרים מקבילים?

משהו שמקביל? למה אי-אפשר ללמוד באותם הספרים? אני אמרתי: למשל ניקח ספרי אנגלית. לא מקובל להגיד במגזר החרדי שמדברים בלשון זכר ונקבה. לפעמים יש לשונות שמבחינת הציבור החרדי זה לא מקובל עליו. אבל בוודאי אפשר לעמוד על קוצו של יו"ד, הייתי אומר, שהרמה לא תהיה פחותה מהרמה הנדרשת והמחייבת של משרד החינוך. אבל לבוא ולומר שארבע שנות לימוד של הציבור החרדי ב"בית יעקב", ט', י', י"א וי"ב, בתום ארבע שנות לימוד, ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, באחריות מלאה: אם אני אקח את האנגלית והמתמטיקה, הם לא יורדים למשל משלוש יחידות שיש בבגרות. גם בבתי-הספר החרדיים הרמה היא לפחות שלוש יחידות.

יש גם חוות דעת של פרופסור יעקב כץ, שהיה אז יושב-ראש היחידה הפדגוגית במשרד החינוך. איזה מין הפקרות זו לא להכיר משנת 2004? אגב, עד 2004 מבחני סאלד היו מקבילים למבחני הבגרות, והכירו בזה לא רק כמו שהיום לגבי, אני יודע? רואי-חשבון שעשו להם טובה והכירו בזה. אני כבר מסיים. אני אומר: לגבי מורות, מורים, לגבי ההוראה, הנושא הזה היה ממש מקביל ושווה ערך.

החלטת הוועדה היא שאני אגיש חקיקה בנושא הזה, ואני מתכוון להגיש,

עם התמיכה של ישראל ביתנו בראשותו של השר ליברמן, שכך אגב יושב-ראש הוועדה המליץ על זה. אנחנו נעביר את הטיוטה לישראל ביתנו, שתריץ את הנושא יחד אתי, ביוזמתי, שכן זה באמת נוגע ללבם של רבים. תודה רבה, חבר הכנסת נסים זאב.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השרים שנמצאים כאן, אין ספק שהצעת החוק היא צורך שהיום אנחנו רואים אותו במשרד החינוך, או בעצם בבתי-הספר. כל פעם מחדש, כל שנה מחדש, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, שמגיעה שנת הלימודים ואז כל הסוגיה של ספרי הלימוד, או המארזים למיניהם, שמכילים חומר חדש, ההורים בעצם הם שלוקחים את רוב הנטל בכל הסוגיה של ההוצאות השנתיות על הילדים שלהם בבתי-הספר.

צריך לזכור שכל שנה אנחנו נתקלים בתופעה הזאת, לא רק שהמחירים מאמירים, אלא אנחנו רואים שהרבה מהספרים מתחלפים עוד לפני שהספיקו לסיים את הלימוד בהם. התופעה הזאת, צריך לעשות סדר במשרד החינוך פעם אחת ולתמיד, שכל שנה אנחנו רואים, מגיעה שנת הלימודים, קבעו ספרים חדשים ותוכניות לימוד חדשות, ואז מחליפים אפילו בתחילת השנה, או כמה זמן לפני סוף השנה מחליטים על שינוי פדגוגי. אז אם החלטתם לפני שנה על תוכנית לימודים ועל ספרים מסוימים במשרד החינוך, מדוע אתם לא מחליטים, שאם רוצים לעשות את השינויים האלה, כיצד מתחשבים במחירים? ואז באים ומציעים הצעות לעשות הנחות בקנייה מאורגנת או לעשות הנחות על-ידי כך שמשרד החינוך ירכוש את הספרים האלה. מה עוד שהטכנולוגיה של היום מאפשרת להעביר את השימוש בחומרי הלימוד, באותם ספרים, אם על-ידי המחשב, אם על-ידי תוכניות אחרות, בלי לחייב את ההורים בתשלום נוסף, במיוחד הורים שיש להם הרבה ילדים. אנחנו רואים את זה, אדוני, כל שנה מחדש. לכן, טוב שההצעה הזאת באה עכשיו, חודש וחצי לפני תחילת שנת הלימודים. אני מקווה שלאחר שתעבור הצעת החוק, נוכל לזרז אותה ולטפל בה כדי שתעבור בקריאה שנייה ושלישית במהרה, כדי שנצליח לחסוך למשפחות ברוכות ילדים, שלא יוציאו הוצאות שניתן לחסוך אותן.

תודה לחבר הכנסת מגלי והבה. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק של חברת הכנסת אנסטסיה מיכאלי, הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס'

בקריאה ראשונה. בבקשה. ההצעה להעביר את הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון מס' 14) (הגבלה לעניין ספרי לימוד במארז),

בעד, 13, אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה,

תועבר להמשך דיון בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת. השר כחלון הגיע לכאן, ולכן אנחנו נעבור לשעת שאלות עם שר התקשורת. בבקשה, אדוני.

לא נמצא, חבר הכנסת חמד עמאר, היה, חברת הכנסת ציפי חוטובלי, איננה, חבר הכנסת חיים אמסלם, מוש מווג'וד, אברהם מיכאלי, מווג'וד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, אני פונה אליך בגוף שלישי, אז שלא תיעלב. שר התקשורת, שזה אתה כמובן,

יחד עם שר התשתיות, את אישורו לחברת החשמל לעסוק במתן שירותי תשתית לאינטרנט באמצעות שירותי פס רחב מהיר לבית הלקוח, בטכנולוגיה של fiber to the home . כיצד אתה רואה, אדוני, שהמיזם ישפיע על קידום תשתית התקשורת בארץ? שאלה אחת. שאלה שנייה, לאחרונה קראנו בעיתונים על כוונתך לחייב את החברות בשיתוף אתרים סלולריים, ופירוש הדבר הוא לחייב חברה סלולרית לאפשר שימוש באתריה לחברה סלולרית אחרת. כיצד צעד זה יועיל לקידום התחרות?

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, יש כאן למעשה שתי שאלות. השאלה הראשונה, במדינת ישראל קיימות שתי תשתיות תקשורת, למעשה, שתי חברות שיש להן תשתית תקשורת: אחת זו חברת "בזק", השנייה, חברת "הוט". באופן טבעי, כל חברה שיש לה תשתית והיא יכולה לקבל מוצרים נוספים כמו ISP,

יהיה לה יתרון על חברה אחרת שאין לה את התשתית. ניקח דוגמה: אם ל"בזק" יש תשתית ואחר כך היא מוכרת גם תכנים בטלוויזיה, הכול עובר הרי על אותה תשתית, במקרה ל"בזק" יש את הלוויין, אבל "הוט" עובדת על אותה תשתית, גם הטלפוניה, גם ה-ISP וגם הטלוויזיה. זה כבר מעניק יתרון על חברה שיש לה למשל רק טלוויזיה. במקרה הזה אין חברה שיש לה רק טלוויזיה, אבל נגיד יש לה רק ISP, כמו 012 ו-013, "נטוויז'ן" מוכרים רק ISP אבל אין להם תשתית, לא מגיעים אלינו הביתה.

וזה "בזק" ו"הוט"; הן יודעות להגיע אלינו עם כבלים הביתה. המיזם של חברת החשמל, בשיטת ה-FTTH, Fiber To The Home, זאת אומרת סיבים עד הבית, תשמש כתשתית שלישית. אבל חברת החשמל לא תמכור לפרטיים, היא תמכור רק לחברות, כפי שאמרתי: 012, 013, חברות ISP שאין להן תשתית, ואז אנחנו ניצור איזה סוג של איזון בשוק, שחברת החשמל תמכור את התשתית בסיטונאות לחברות, ואז אנחנו מגיעים למצב ש-012 ו-013 וחברות נוספות, כי אחרת הן יגמרו אותן, החברות האלה שיש להן תשתית, לא ייתנו לאף חברה אחרת לצמוח, חברה שאין לה תשתית. הן יחסלו את התחרות. לחברת החשמל,

אסור יהיה למכור לפרטיים ואז היא תמכור רק לחברות הגדולות בסיטונאות, זה מה שייקרא

לשאלתך, זה יחולל תחרות בדיוק במקום הזה. כל חברה או כל סטארט-אפ בחיפה,

בירושלים או בנצרת, שיחליט לייצר או להמציא או לפתח אפליקציה או תוכן בתחום התקשורת, תהיה לו תשתית להעביר את זה, על התשתיות של חברת החשמל. לשאלה השנייה שלך, חבר הכנסת מיכאלי, לעניין שיתוף אתרים והתרומה של זה לתחרות, כרגע יש לנו שלוש חברות, בעיקר גדולות, שיש להן תשתיות סלולר: זה "פרטנר", "פלאפון" ו"סלקום". אבל ישנו מצב אבסורדי, שיש שלושה תרנים, אחד ליד השני, אתם רואים את זה, כבר ראינו דברים יפים מזה בחיים שלנו, שלושה תרנים גדולים, גסים, כל אחד יש לו חברה. כל תורן כזה, עם קונסטרוקציה נכונה, יודע להחזיק שלוש אנטנות. למה אנחנו צריכים שלכל חברה יהיה תורן? לכן חייבנו אותם בחוק,

אנחנו כרגע בסיום של חיוב החברות, לשתף אתרים: חברה תבוא למדינה, תבקש להקים תורן, תקבל אישור, אבל אחרי שהיא הציעה גם לחברות האחרות להשתתף, על מנת שמחר לא תבוא חברה אחרת ותגיד: למה נתת לה?

אותה חברה שתקים תורן, תהיה חייבת להביא אישור שהיא דיברה עם כל החברות. למה אישור? כי לפעמים חברה אחת צריכה 25 מטר תורן, החברה השנייה צריכה 30 מטר. אז ההיא תתחכם, תרכיב תורן של 25 מטר ותגיד: טוב, לשני זה לא מספיק,

אנחנו נבקש ממנה את האישור שהיא פנתה לחברה ב',

הציעה לה לעשות זאת יחד. אם היא לא הסכימה, או אמרה: אין לי צורך בזה, אז כמו שאין לה צורך מולה, לא יהיה לה צורך גם מול המדינה, וזה פוטר אותנו מלתת לה את הרשיון בשלב מאוחר יותר. והדבר השני, לחברות חדשות קשה מאוד להקים תשתיות. אנחנו יודעים שהיום להקים תשתית תקשורת זה דבר לא פשוט, יש הארגונים,

וועדות תכנון ובנייה. בעבר היה הרבה יותר קל. בעצם זה שאנחנו מאפשרים לאותן חברות להשתתף יחד עם חברה אחרת, אנחנו יכולים לעזור להן להיכנס לשוק, ואני יכול לבשר לך שחברת "מירס", לדעתי עד אוקטובר תסיים את הפריסה שהיא זקוקה לה כדי להיכנס ל"רומינג", להיכנס לשותפות בנדידה. וכך אנחנו נמצא את עצמנו כבר בסוף השנה הזאת עם עוד חברה עם תשתיות, ובשנה הבאה, בעזרת השם, חברה נוספת תוכל, רק באמצעות שיתוף האתרים, להיות חלק ממערך הסלולר במדינת ישראל.

ארבע חברות כרגע, ונצליח חמש, אני מאוד מקווה. אנחנו כבר נהיה בתחרות סבירה במדינת ישראל. שאלה נוספת. תודה, אדוני השר. באמת, משבחים אותך על הרבה רפורמות שאתה עושה במשרד התקשורת, והדברים כבר נראים בשטח. אדוני השר, לגבי התשתיות של "בזק" וחברת החשמל שהזכרת, ישנה תופעה שלצערנו כבר שנים רואים אותה, במיוחד בשכונות החדשות: אחרי שגמרו לפתח את התשתיות בשכונה, אני לא יודע כמה שיתוף פעולה יש בין חברת החשמל ל"בזק" או ל"הוט" אחרי שכבר גמרו לפתח את התשתית בשכונה, ריצפו כבר את הרצפה שם באבנים, פתאום מתחילים לחפור מחדש, כי מישהו נזכר כנראה ששכחו להעביר שם משהו. עוד פעם חופרים ועוד פעם עושים מחדש.

האם ברשיונות שהיום מספקים לחברות כדי להתקין את התשתיות שלהן, משרד התקשורת או משרד התשתיות, שהם בעצם שותפים שלכם בעניין הזה, מתנים מראש סטנדרטים מסוימים כדי שלא יצטרכו לחפור את כל הכבישים האלה מחדש? זה מפריע לתושבים שם להסתובב, מבחינת נוחות החיים. זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, לגבי התשתיות שהזכרת, התשתיות המשותפות. החוק שחוקקנו לא מזמן, אני זוכר ששם בעצם לחברות החדשות אמורות החברות הישנות לתת בינתיים את התשתיות הקיימות. האם כבר בפועל, אמרת קודם שחברת "מירס", כבר או-טו-טו רואים את הפריסה שלה בשטח, אבל האם אלה שאין להם עדיין, אדוני השר כבר רואה שיתוף פעולה אכן בשטח, או שזה נשאר רק על הנייר ובחוק,

לגבי החלק הראשון של השאלה, כל שכונה חדשה שקמה, היא מתחברת עם חברת תקשורת. חברות התקשורת הן חברות פרטיות, הן רצות כדי לפרוס, יש להן אינטרס גדול לפרוס, וככל שהן פורסות בשלבים יותר מוקדמים של הבנייה, זה יותר זול להן.

אני יוצא מנקודת הנחה שהאינטרס של חברת התקשורת הוא לפרוס את התשתיות שלה יחד עם קווי הביוב ויחד עם קווי המים ויחד עם קווי החשמל וכל התשתיות. כי לפתוח זה הרבה יותר כסף, והחברות האלה יודעות לחסוך ולהתייעל בצורה מעוררת כבוד. אם יש מקומות כאלה, לדעתי זה רק תוצאה של טעות הנדסית או משהו. אף אחד לא רוצה את זה. מה שכן, היום יש הרבה שדרוג של תשתיות. מה שהיה כבלי נחושת הופך ל-NGN, ובהמשך גם יעבור לסיבים אופטיים. שם יש כמובן את הפתיחה והשדרוג. זה גורם לאי-נוחות, אבל זה חלק משדרוג מערך התשתיות במדינת ישראל. יש לא מעט תשתיות שהן תת-קרקעיות. היום השיטה היא לעבוד מלמטה, לא צריך לפתוח, אבל במקומות שאין ברירה, עושים את זה. כשעושים משהו שגם עולה יותר כסף וגם גורם אי-נחת לציבור, תדע ששני הצדדים לא מרוצים, סימן שאף אחד לא דוחף לזה. ברשיון שלהם, הם מקבלים רשיון, אבל הם חייבים לקבל היתרים כדי לפתוח. זה לא שהם קמים בבוקר ופותחים כביש. יש כאלה שמחויבים בחובת יידוע, ויש כאלה שבחובת היתרים. אבל באופן עקרוני, כל שכונה שנבנית, היא מתחברת או מתקשרת לחברת תקשורת אחת או שתיים,

לגבי השאלה השנייה שלך, שיתוף אתרים, כרגע יש שתי חברות שאכן התקשרו בשיתוף תשתיות, חברת MVNO אחת וחברת "מירס", כפי שאמרתי. זה בינתיים כן עובד. חברת ה-MVNO של רמי לוי, לפי הדיווחים שאני מקבל, צריכה להתחיל לפעול ב-1 בספטמבר. חברת "מירס" תצליח להוציא לאוויר GSM באוקטובר, אבל לדעתי השיווק וההשקה יהיו בגבולות ינואר-פברואר בשנה הבאה, וזה מלמד אותנו, שהרי יש השיתוף. תודה רבה. קיבלתי מסרון, אדוני השר, מאזרח מוטרד, ששואל: על מנת להתנתק מחברת הסלולר, האם צריך לגשת באופן אישי לסניף, להתייצב, או שמספיק לשלוח הודעה באמצעות פקס או הודעה טלפונית? צריך להגיע לסניף ולהתנתק. זה מטרד, כי, א. לא כל הסניפים מורשים, ב. גיאוגרפית זה רחוק ממקום מושבם של אזרחים רבים. השאלה היא, האם אפשר לעשות את זה בשיטה שמקלה יותר

השאלה היא מה בסוף מקל יותר על הצרכן. תאר לעצמך שהיינו עושים גם התחברות דרך הטלפון. אני עכשיו אסרתי עליהם למכור תכנים,

דרך הטלפון. כי מתקשרים אליך, אומרים: תלחץ 1, קבל GPS חודש חינם, ואחר כך אם אתה רוצה לבטל, תתקשר. אז הגיעה אלי תלונה של גברת מבוגרת מאוד, בת 86, שסיפרה לי, לא היא סיפרה לי, אלא הבעל של הבת שלה

שהתקשרו אליה ואמרו לה: אם אתה רוצה שירות GPS, תלחצי 1. לחצה 1. יש GPS,

אבל אין לה רשיון נהיגה מן הסתם, ואם אין לה רשיון נהיגה גם אין לה רכב. יום אחד היא נסעה באוטובוס, ובוקע לה קול מהתיק: שוטר לפניך. היא נבהלה: מה עשיתי עכשיו, שוטר? שוטר לפני. החתן שלה התקשר לחברה, ביקש להתנתק. אמרו לו: היא היתה צריכה להתקשר. הוא אומר: תגיד לי, אשה בת 86, אין לה רשיון נהיגה, אין לה אוטו, מה אתה מוכר לה GPS? כל רגע אתה אומר לה: שוטר לפניך. עוד מעט היא תגיע ל"רמב"ם" רק מהפחד מהשוטר. אלה שיטות מכירה שאנחנו אוסרים. אם נחזור לחלק הרציני, לא שהסיפור הזה לא אמיתי, הוא אמיתי ורציני, ועצוב במידה מסוימת, אבל אנחנו אוסרים את כל העסקאות האלה מרחוק, וגם כשמגיע, עדיין משלמים 8%, אדוני היושב-ראש, סוג של קנס יציאה, או החזר הטבה. לכן אנחנו מעדיפים שזה יהיה מול אדם, בכל זאת סוגר עסקה, לא מסיים אותה באופן רגיל, פשוט אתה שובר אותה באמצע, ועדיף שיהיה כך. אולי זה קצת מטרד, אבל אין יותר חילוקי דעות. אתה יודע מה אתה משלם, אתה חותם, גובים ממך ובזה נגמר העניין. אדוני השר, אפרופו "בזק", למה יש דמי מנוי ב"בזק"? דמי מנוי ב"בזק" יש כי אנחנו רוצים עדיין לשמור על התחרות. "בזק" היא מונופול, מוגדרת מונופול, מעל 70%, ואם אנחנו נאפשר לה להוריד את דמי המנוי, הם יבלעו את השוק ולא יהיה שום סיכוי לחברות אחרות להתרומם. אז נכון שזה יהיה זול בתקופה מסוימת, אבל כשהם יישארו לבד, אז אנחנו מכירים, מונופול, כשהוא על-ידי המדינה, הוא רע, אבל מונופול בידיים פרטיות זה אסון. לכן אנחנו צריכים לעשות הכול כדי שהם לא יישארו לבד, ואנחנו טיפה מאזנים, לא רוצה אפילו לומר מכבידים, כדי לתת יתרון לחברות אחרות, כדי שכן יוכלו למכור יותר בזול, לתפוס נתח שוק של השוק, ואז להתחרות אתם. ברגע ש"בזק" תרד עד רמה מסוימת, גם הדבר הזה ייעלם. אבל היום יש חבילות של "בזק", אדוני היושב-ראש, שאפשר לצאת. את קנסות היציאה הכנסת ביטלה, גם בנייח, ואדם יכול היום לרכוש חבילה שדמי המנוי כבר בפנים. יש מאות אלפי בתים ישראלים שהתקשרו עם חבילה, גם עם "בזק",

ללא דמי מנוי. אגב, כשלקוח מתקשר עם חברת סלולר ומסכמים על מחיר מסוים, ואחר כך, אחרי החתימה,

הם מעלים את המחיר, האם זה חוקי?

במסגרת חבילה אסור להעלות את המחיר. ברגע שסגרת על חבילה עם מחיר מסוים, הם לא

הם מייקרים תעריפים של גלישה, אבל לא במסגרת החבילה. חבילה אסור, אבל גלישה, אם משהו מחוץ לחבילה, כן. לפנים משורת הדין, חבר הכנסת חמד עמאר, כי קראתי את השמות של שניכם ולא הייתם,

מאותו עיקרון שמנחה אותי מאז שאני בכס השלטון, כשאני בשלטון אני מגלה נדיבות לב. אדוני היושב-ראש, כבוד השר,

התקשורת הביע את כוונתו לצאת למכרז לרדיו אזורי בגליל העליון ובכרמל, שאמור היה לשדר את שידוריו בשפה הערבית. ברצוני לשאול: היכן עומד הנושא כעת ומדוע טרם יצא לפועל? מהי הערכת שר התקשורת בדבר מועד היציאה למכרז? משרד התקשורת, באמצעות הזרוע שלו, מועצת הרשות השנייה, שממונה על הרדיו האזורי, סיימה לפני כמה ימים עבודה כלכלית מאוד חשובה לגבי הקמת רדיו דובר ערבית באזור הצפון או בכלל במרכז. העבודה הזאת נעשתה, כי אנחנו מדברים על רדיו אזורי, במקרה הזה זה רדיו שהוא קצת יותר מאזורי. נעשתה עבודה של כמעט שנה והיא הסתיימה לפני שבועיים-שלושה, ובאו לדווח לי. הם ממשיכים בעבודה לקראת הוצאת המכרז. להגיד לך שהכול חלק והכול פשוט, התשובה היא לא. עדיין עובדים על זה כדי להוציא את המכרז. הימשכות של הכנת מכרז היא בגבולות שנתיים, שלוש, ואנחנו עובדים על זה. אני באופן אישי רואה חיוניות רבה מאוד ברדיו הנוסף, כי מדובר ב-20% מהאוכלוסייה שדוברים ערבית ולדעתי הם ראויים לעוד תחנת רדיו. אני עושה הכול כדי לדחוף את זה. כשנכנסתי לתפקיד התחלתי מייד לקדם את זה. אני מאוד מקווה שנסיים את זה במהלך 2012. החיוניות ידועה והרצון קיים. עוד שאלה, חבר הכנסת חמד עמאר. אשאל אותך בנושא אחר, כי אתה ממונה גם על "בזק". העליתי את הנושא של "בזק" ונתוני "בזק" במגזר הלא-יהודי, שלוקח להם הרבה-הרבה זמן לתקן. בכל התקופה הזאת שהם לא מתקנים, הם גם גובים דמי אחזקה וגם שירותי אינטרנט. האם המשרד מתכוון להיכנס בעובי הקורה? כי אנחנו שומעים הרבה-הרבה תלונות. לדוגמה, בשפרעם יש שכונה שלמה שמנותקת מחודש אפריל, ועד עכשיו לא חיברו אותה. אתמול קיימנו דיון על הנושא והתברר שהם לוקחים דמי אחזקה. רק כשידעו שזימנו את הישיבה הם ביטלו ואמרו שיפצו אותם על דמי האחזקה. אני לא מכיר שכונה שמנותקת מחודש אפריל, וגם לא מחודש מאי וגם לא מחודש יוני. אתמול דיברנו על זה בוועדה.

אפשר לדבר על זה בוועדה, אבל אף אחד לא אומר שזה, הם לא יידעו את השר, אבל עובדה שיש שכונה כזאת. הייתי בודק

כי גם "בזק" היא חברה כלכלית שלא יכולה להשהות תיקון בגלל לחצים, בגלל חגים, בגלל אני לא יודע מה, שהם לא אוהבים לעבוד באזור הזה. אבל יום, יומיים, שלושה, שבוע. אין מצב שמאפריל. ואני אומר את זה, חברת "בזק" היא לא חברה ממשלתית, אני רגולטור שלה ואני צריך לפקח שהיא תעשה ותעמוד בלוחות זמנים ובשירות אוניברסלי. ומה שאני אומר: אוהבת לא אוהבת, זו לא אמירה אמיתית. אני אומר, אפילו אם הם חטאו בזה. לגבי דמי אחזקה, אם באמת פרק הזמן של התיקון ארוך, אז אני חושב שהם לא צריכים לגבות על תקופה שהם לא מספקים שם שירות. אם יש משהו ספציפי, חבר הכנסת עמאר, אני כמובן לרשותך ועשר דקות אחרי הישיבה אנחנו גומרים את זה. חברת הכנסת ציפי חוטובלי, בבקשה. אדוני השר,

אני רוצה להצטרף לברכות על כל הפעולות החשובות שלך למען אזרחי ישראל, גם בתחום התקשורת וגם במשרד הרווחה. במסגרת תפקידך כשר התקשורת, רציתי לשאול: ברבים מהכבישים ביהודה ושומרון יש בעיה חמורה של כיסוי סלולרי, המונעת סיוע חירום במצבים כמו תאונות דרכים ובאירועים ביטחוניים.

יש זכות בסיסית לתושבי יהודה ושומרון, זכות צרכנית, לקבל תמורה מלאה לכספם דרך כיסוי סלולרי. באופן אישי אני נתקלת בזה כל פעם שאני מבקרת ומסיירת, שכמעט אי-אפשר להשלים שיחה, כי השיחה ניתקת באמצע כי אין קליטה ואין כיסוי. רציתי לשאול את השר:

בעקבות חוק החרם, אני מקווה שמשרד התקשורת לא מחרים את יהודה ושומרון, האם המשרד מכיר את הבעיה? מה בכוונת המשרד לעשות כדי לאפשר קליטה באיכות טובה לכלל תושבי יהודה ושומרון?

אכן יש בעיה באזור יהודה ושומרון בנושא קליטה. אמרת: בעיה חמורה, לדעתי לא בעיה חמורה, אבל בעיה.

יש בעיה באזור הזה, אנחנו מטפלים בה. אני חושב שקפצנו שלוש כיתות מבחינת התשתיות באזור יהודה ושומרון, אבל עד האוניברסיטה יש עוד הרבה. אחת הבעיות החמורות היתה, כפי שאמרת, כביש 60, אבל כבר הקצינו כסף לעניין הזה. אנחנו הולכים להתקין אנטנה של 30 מטר כדי שתיתן כיסוי לכל האזור הזה, כל האזור של ואדי חרמיה. עד כמה שאני זוכר יש בעיה גם בכביש 465 שמוביל לעטרת, מול רוואבי. גם שם אנחנו מנסים לפתור את זה כרגע. אבל כבר הקצינו כסף לפתור את הבעיה המרכזית בוואדי חרמיה, ועוד כמה בעיות קטנות וגם שירותים אוניברסליים של "בזק" ורכב ממוגן, אני חושב שגמרנו את הדברים האלה,

בעיה נוספת שאנחנו נתקלים בה היא של ראשי מועצות שלא מוכנים לשים אנטנות באזורים שלהם. דולב, אפרת. אולי לא הגדרתי נכון, וזה לא ראשי מועצות, אבל ראשי יישובים. בכל זאת יש ראשי יישובים שלא כל כך רוצים לשים אנטנות והם רוצים קליטה. חברת הכנסת וילף צוחקת, כי היא בוודאי מכירה את זה שמי שרוצה להגיע, כן. אז מי שרוצה להגיע לגן-עדן צריך למות, אין ברירה. אתם רוצים קליטה? שימו אנטנות. לא תהיינה אנטנות, לא תהיה קליטה. אפילו הכנסת לא יכולה לעזור בזה. על כל פנים, חברת הכנסת חוטובלי, אנחנו מטפלים בזה ממש ביום-יום. זה 2 מיליון שקל,

זה לא 2.5. זה 2 מיליון שהועברו מאתנו להקמת האתר הסלולרי . על כל פנים, במהלך 2012, מתי זה יצא לדרך? מבחינתנו זה כבר יצא לדרך, קמ"ט יו"ש וכל מיני ביורוקרטיות פשוטות, אבל לדעתי תוך חודש, חודשיים מתחילים לעבוד על זה. לגבי 2012, שזה גם חשוב, אנחנו הולכים לעבוד על ציר אפרת ירושלים, גבעת-התמר, נווה-דניאל, ציר קציר חרמש, ציר עינב, אבני-חפץ, ציר נחל-קנה, עמנואל, ציר איתמר, אלון-מורה, ציר מעבר-מיתר, טנא-עומרים, ציר אלפי-מנשה וראש-צורים. כל אלה נמצאים בתוכנית העבודה שלנו ל-2012. אם אני אסכם, כשהגעתי היתה בעיה גדולה, עכשיו הבעיה קטנה, אבל היא קיימת. תודה רבה. עוד שאלה. לשאלה שלך אם אנחנו מחרימים, התשובה היא לא. זאת לא היתה השאלה. רק אם השר יכול לפרט שוב את לוחות הזמנים, מתי בעצם אתה מעריך שתהיה פריסת קליטה טובה בכל הצירים שמנית? תוך שנה? במהלך 2012. כן, זה לא צריך לקחת יותר משנה. בסך הכול אנחנו לא פורסים הכול מחדש, אנחנו משלימים כל מיני קטעים שכרגע קטועים שם. מה שקורה בסלולר,

שולחת את התדר, send, אז הוא צריך למצוא את האנטנה הראשונה ומתחיל לנדוד עד המקום. אם יש משהו באמצע, יתר האנטנות יכולות להיות בסדר, אבל שם זה נקטע. לכן לפעמים אנטנה אחת יכולה לפגוע ברצף אדיר של אנטנות. אנחנו לא מתחילים הכול מחדש אלא מטפלים בכל כשל. ברור לך ששם הדברים קצת יותר מסובכים, זה האלוף, זה אזור שטח צבאי וצריך אישורי אלוף. זה לא כמו שזה אצלנו, שאנחנו יכולים להצביע על חיוניות ולהצביע על דחיפות ועל פגיעה בתחרות.

הרבה מאוד אלמנטים פה שאנחנו יכולים לשמש, שם לא, עד שתהיה מציאות אחרת, אבל כרגע שם קצת יותר קשה לנו, כמשרד התקשורת, לדחוף את זה, היות שזה המינהל האזרחי וזה בשליטת האלוף. לא שאני מתחמק, אנחנו עובדים, והמנכ"ל שלי עובד על זה יום-יום, אבל זה המצב. תודה רבה. לפני שחברת הכנסת ליה שמטוב תשאל, עוד אזרח מודאג שואל: לקוח עסקי שרוצה לצאת מחבילה, מבקשים ממנו 1,200 ש"ח, זה נראה לך סביר כדי לצאת מהחבילה? ומה עושה לקוח עסקי שרוצה לצאת? השאלה, התעריף הוא 8% 1,400 שקל. התעריף הוא 8% מהממוצע של הצריכה. אם, נאמר, נשארו לו עשרה חודשים והוא צרך 1,000 ש"ח בחודש, 8% מ-1,000 ש"ח בחודש זה 80 שקלים, כפול עשרה חודשים זה 800 ש"ח, זאת התשובה. 8% מהתעריף הממוצע החודשי שהוא צרך כפול מספר החודשים שנותרו, כך צריכים לגבות. אם גובים ממנו שקל יותר, שלא ישלם, אם גובים שקל פחות, אם הוא רוצה, שיגיד להם, אם לא, הוא הרוויח. אני מקווה שהאזרח המודאג בא על סיפוקו. חברת הכנסת ליה שמטוב, או האזרחית המודאגת. שעשתה פעולה היום, ואני רוצה לברך אותה על זה. תודה. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

תודה על זה שאישרתם לי לשאול את השאלה. גם אני שואלת לגבי האנטנות. קיבלתי פנייה מהוסטל בהרצלייה. אנשים מתלוננים שהחברה המשכנת, "עמיגור" הגג שלהם מלא אנטנות. אלה בטח אנשים מבוגרים, הם פוחדים. יש אצלם מקרים שאנשים מגיעים לגיל 120, ומה לעשות? לפעמים כתוצאה מהסרטן, אני מבינה שאי-אפשר לדעת אם בן-אדם נפטר מזה או ממשהו אחר, אבל אני רוצה לשאול שאלה: קודם כול, האם דיירים צריכים לתת את האישור להקמת אנטנות? ולא משנה שזו חברה משכנת, "עמיגור", כי אולי גם צריכים לשאול את הדיירים. השאלה השנייה: הם רוצים לחמם את המים בקיץ לא בפתיחת הכפתור, הם רוצים דוד שמש, ולא נותנים להרכיב דוד שמש כי אומרים שהגג פשוט מלא במשהו אחר. זו השאלה. תודה רבה. לצערי, את נגעת בשני תחומים שאף אחד מהם לא שלי. ההיתרים, מי שנותן היתרים להתקין על הוסטל או מבנה של "עמיגור" זה העירייה או ועדת תכנון ובנייה, ומי שמאפשר בכלל את המיקום. החלק השני, כשהבעיה הבריאותית, כן או לא, יש על זה ויכוח, זה משרד הבריאות והגנת הסביבה, מר סטיליאן. התפקיד שלנו בכוח זה רק, ליידע אותנו או לשאול אותנו כמה אנטנות צריכים כדי שהחברה תוכל לתפקד. אבל איפה ישימו, איך ישימו, מה רמת הקרינה, זה ממש לא בתחום משרדי. הייתי עונה לך, אבל השרים האחרים יכעסו.

חברת הכנסת עינת וילף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה שאתה מאפשר לי לשאול. אני רוצה להודות לשר בכלל על כך שאתה מוביל חשיבה שמאוד חסרה כאן, שדווקא עידוד התחרותיות הוא אחד המעשים החברתיים החשובים ביותר, וזו הדרך לסייע לאלה שזקוקים ביותר למחירים הנמוכים, וששם באמת עושים דברים חברתיים. אני חושבת שיש חיבור יפה בין תפקידך כשר הרווחה להיותך שר התקשורת. אני רוצה לשאול בנושא הזה, יש עכשיו ועדה שעוסקת בשאלת התחרותיות והריכוזיות במשק. אחד הנושאים שעלו בדיונים, אבל הם כנראה לא התייחסו אליו, הוא הנושא של ריכוזיות שקשורה גם בתחום התקשורת. מדובר בוועדה על הפרדה של נכסים ריאליים ופיננסיים, ומתחילה לעלות השאלה: האם אין מקום להפריד גם נכסים תקשורתיים, ולהסתכל על האופן שבו אנשים לפעמים מחזיקים נכסים תקשורתיים, מפרסמים סלולריים גדולים וכדומה, ואז הם משפיעים על הכנסת, משפיעים על הציבור, מנסים להשפיע על השיח כדי למנוע תחרות באמצעות השליטה שלהם באמצעי התקשורת? האם יש מקום להתחיל לבחון את ההפרדה של אחזקה של נכסים ריאליים ונכסים תקשורתיים, במיוחד כאלה שמאפשרים להביע דעה?

בבקשה, אדוני. תודה רבה, חברת הכנסת וילף. למעשה, כללי בעלויות צולבות בשוק התקשורת הם כללים מאוד ברורים. שם ממש אין לנו בעיה. אין לנו בעיה של בעלויות צולבות, וגם כשהעברנו את המשטר מזיכיונות לרשיונות, שזה הרבה יותר ליברלי, הקפדנו שאותם כללים שחלו על הזיכיונות יחולו על הרשיונות. זאת אומרת, שאין פה שום שינוי, והכללים הם ברורים וטובים. כי היום אין אדם שיש לו אמצעי תקשורת, ואני לא מדבר על עיתון, עיתון זה לא בסמכותי, אני מדבר כרגע על "הוט", yes, ערוץ-2, ערוץ-10, זה עומד בכללים מאוד ברורים של בעלויות צולבות. לגבי הפרדה ריאלית מפיננסית בכללי, אני חושב שזה דבר נכון, אני חושב שזה מחויב, ואני מקווה שזה גם יקרה, שהוועדה אכן תמליץ על זה. כי זה פשוט מצב בלתי אפשרי, וגם היום אנחנו נמצאים בעיצומה של פרשה שאני לא אדבר עליה פה, אבל כולם קוראים בעיתונים ושומעים ורואים כמה קשה לגייס הון כשהולכים להקים עסק מתחרה למישהו שיש לו איזו נגיעה. לכן, אני חושב שזה דבר נכון, זה דבר מבורך לעשות את ההפרדה הזאת.

צריך לעשות עוד כמה דברים בנושא של הריכוזיות, כמו הטיפול בפירמידות, או למצות את זה או לאסור לפחות עסקאות בעלי שליטה, אבל אני חושב שזה דיון אחר. חבר הכנסת עמאר, לא רק היושב-ראש מחובר, גם אני, אנחנו באון-ליין עם הציבור. אם תרצה, ברשותך אני אקרא לך, כל הזמן חשבתי שאומרים: אני אקריא לך, אבל ראש הממשלה תיקן ואמר שאומרים: אני אקרא לך. אז אני אקרא לך את הפתק שקיבלתי: "מ'בזק' נמסר שיש עמודים שנשברו ותושבים מתנגדים להשבת המצב לקדמותו. עובדי 'בזק' הגיעו כמה פעמים לתקן והתושבים לא נתנו להם לעבוד. נעשה סיור עם ההנדסה של העירייה והם מודעים לכך". אני לא הבנתי את התשובה. גם אני לא הבנתי. אמרו את זה גם בוועדה, ונציג העירייה אמר שלא הגיעו בכלל. חבר הכנסת עמאר, בשלב זה אין קווים. אין קווים ארבעה חודשים, אדוני השר. הנושא ייבדק. אני הבאתי לך as is, מהתנור. אם לא היינו מזמנים את ועדת הכלכלה, הם היו ממשיכים לשלם. לפחות הפסיקו לשלם. הפסיקו לשלם ואמרו שיחזירו להם. טוב. אני גם אבדוק מדוע

זה נראה לי משהו, אתה זוכר, אדוני? אתה טיפלת בבעיה ששנה לא היו קווים באזור התעשייה בטייבה,

לפני חודש וחצי, בזכות יושב-ראש ועדת הכלכלה ובזכותך, התחברו מחדש. חברת הכנסת וילף תסכים אתי, תחרות,

זו התשובה שלי לכולם. אני מודה לך, אדוני.

הודעה לסגן מזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון מס'

התשע"א 2011, שהחזירה הוועדה לקידום מעמד האשה. תודה.